אנחנו פותחים את דיוני ועדת הכלכלה להיום באחד הנושאים הכי חשובים והכי בוערים על סדר-היום שלנו כוועדה. קראנו לדיון הזה "הבטיחות בדרכים בישראל מי אחראי ובאילו תקציבים?". אם רוצים תשובה סופית כנראה שלא נמצא מנהיג לבטיחות בדרכים בישראל וגם לא נמצאו תקציבים.

בועז, בועז הוא המנהיג. קראת את מחשבותינו. מינינו אותך למנהיג. תודה רבה, אבל מנהיג צריך להיות ברשות המבצעת גם וכאן חסר. מוסי, בגלל שהנושא הזה כואב לא נתחיל עם הומור, למרות שבוועדה הזאת אנחנו שמחים לשלב גם אווירה טובה. השנה היא שנת שיא בהרוגים בתאונות הדרכים, כשבחלקה אנשים היו בסגרים. האם זו גזירת גורל? האם זה טבע העולם? זו אותה ממשלה שלפני כמה שנים אמרה שהיא תקטין את מספר ההרוגים בחצי ותכפיל את הניידות בחצי או ב-100% וכאילו התייאשה מבטיחות בדרכים.

אתה צודק שבועז טופורובסקי הוכיח מסירות לנושא הזה בתקופת המדבר והשממה של ממשלות ישראל. בשנתיים של ארבע מערכות בחירות, הוא עמד והקריא את שמות ההרוגים בכל שבוע, שמר על הגחלת של מישהו שאכפת לו מהנושא הזה כשהוא לא היה בתקשורת, לא הייתה הממשלה ולא היו תקציבים. אבל עכשיו יש ממשלה ואנחנו שואלים מי אחראי. בחוק ההסדרים מצאנו שהרשות לבטיחות בדרכים גוססת ודועכת. תקציבה ירד ממאות מיליונים ל-70 מיליון. מצאנו שמעל 40 מיליון שקל שהיו לרשויות המקומיות לבטיחות בדרכים הפכו ל-8 מיליון שקל. נגמרו הצרות ברשויות מקומיות בבטיחות בדרכים, נגמרו ההרוגים. האחוזים הכי גבוהים של פצועים והרוגים זה הולכי רגל ורובם נמצאים בערים, וביחס הפוך התקציב הזה הלך ודעך. לכן קיימנו ונקיים דיון חירום היום, הוא לא הראשון והוא לא יהיה האחרון. אני רוצה לפתוח עם אבנר פלור, סמנכ"ל במשרד התחבורה. אני רציתי שהשרה והמנכ"לית יגיעו לכאן, הן זומנו לפגישה הזאת לאור חשיבות הנושא. אני מקווה שבפעמים הבאות לפחות הן ימצאו את הזמן להיות בנושא החשוב הזה. אנחנו הצגנו למשרד התחבורה דרישות מידיות, מה שקראנו "אקמול", כמה עשרות מיליוני שקלים לרשויות מקומיות לבטיחות בדרכים, לגופים שעושים עבודה טובה בבטיחות בדרכים, חברה אזרחית, שותפויות, חדשנות, ולכמה פעולות של המשרד ולחיזוק הרשות. אני רוצה לקבל תשובות על הנושאים הללו. אבנר, בבקשה. בוקר טוב, אבנר פלור, סמנכ"ל תנועה במשרד התחבורה. בהמשך להצגת השרה בדיון האחרון את פעילויות המשרד בשנת 21-22, כולל נושא התקציבים, אני רוצה לומר רק כמה דברים חדשים מהדיון האחרון. הנושא של תיקון תקנות 130 בהיבט ההחמרה בנושא שיכרות מצוי בהליך שימוע מתקדם מאוד. בשבוע הקרוב אנחנו נתאם את הליך השימוע ונמשיך בהליך החקיקה. נושא שיטת הניקוד גיבשנו מסמך שבימים אלה מצוי על גבי שולחן המנכ"לית לאישור סופי ואז נפיץ אותו גם לשימוע. סיימנו את התהליך יחד עם רשות המיסים באוצר בהיבט של מערכות בטיחות לשנת 2022 לכלי רכב חדשים וזה גם יצא בחודש הקרוב.

בשנת 2022 נוספו מערכות, בעיקר בנושא של היסח הדעת ועייפות. התקדמנו בנושא הטכוגרף הדיגיטלי. מדובר על מכרז של למעלה מ-25 מיליון שקלים. אנחנו מתקדמים ואני מקווה שברבעון הראשון של 2022 - - - אבנר, אנחנו לא יכולים לסבול משפטים של "אנחנו מתקדמים".

מכרז? מתי הוא יהיה?

תאריכים. לא "מתקדמים". אוטו שנוסע הוא מתקדם, אנחנו רוצים תאריכים ותוצאות. המכרז בתהליך גיבוש סופי בגלל שהתקציב אושר רק בחודש האחרון. מתי יהיה מכרז? ברבעון הראשון של 2022 המכרז יצא. מתי הוא יסתיים? המכרז אמור להסתיים עד סוף 2022. עוד לא הבנתי למה לוקח שנה לעשות מכרז. מכיוון שזה לא רק תהליך בחירת זכיין. זה זכיין שאמור לייצר את הכרטיסים, לקדד את הכרטיסים ויש תהליך התארגנות שלו גם כן. זה לא רק לצאת למכרז, לבחור זכיין וזהו, לכן התקופה היא ארוכה יותר. דרך אגב, מה שנעשה במכרזים האלה זה גם כך בעולם בהיבט של התחבורה והדיגיטליים. אנחנו גם קיימנו עוד דיונים מאז הדיון האחרון בנושא הסדרת - - - אתה אומר "קיימנו דיונים", האם קיימתם דיון על הדרישה של ועדת כלכלה להשקעה מידית בבטיחות בדרכים, תוספתית, לרשויות ולגופים במאבק בתאונות הדרכים? כמה דיונים היו והאם הדיונים האלה היו בהובלת המנכ"לית והשרה? חלק מהדיונים היו בהובלת המנכ"לית, כן. חלק גדול מהדיונים שאני הצגתי כאן הם בראשות המנכ"לית. נושא הבטיחות בדרכים נמצא בסדר העדיפויות שלנו, כמו שגם אמרה השרה בדיון הקודם. תכף גם נשמע את מנכ"ל הרשות. לא הבנתי את התשובה. כמה דיונים המנכ"לית קיימה על בטיחות בדרכים? כמה דיונים השרה קיימה על תאונות בדרכים? אפשר תשובה מספרית, משהו, בערך? המנכ"לית קיימה בין 3 ל-4 דיונים שנדונו סביב מספר נושאים. הנושאים שהקראתי כאן הם חלק מהנושאים שנדונו אצל המנכ"לית. אתה אחראי במשרד על בטיחות בדרכים? זה תחום האחריות שלך? מה תחומי האחריות שלך במשרד? תחום האחריות שלי במשרד הוא כל נושא רישוי רכב ונהיגה ואני בעצם מרכז עבור המנכ"לית את כל נושא הבטיחות בדרכים. בהגדרת התפקיד שלך אתה המתכלל של בטיחות בדרכים במשרד? בהגדרה, לא כמתנדב למנכ"לית. בהגדרה לא. אני מסייע למנכ"לית בכל הנושא. מי אחראי במשרד על בטיחות בדרכים? מי הגורם הבכיר ביותר שכל בוקר קם במשרד התחבורה ואומר: יש בעיה בבטיחות בדרכים? מי הבן-אדם? אני אומר שוב, הנושא של הבטיחות בדרכים - - - אבנר, אל תמרח אותי. יש לך 3 אפשרויות: לתת לי שם, או להגיד: אין שם, אין אחראי, אבל אל תוסיף מילים. מי האחראי הבכיר ביותר בהגדרת תפקידו הרשמית במשרד התחבורה על בטיחות בדרכים? מי קם בבוקר כל יום, או לא ישן בלילה, ומטפל בנושא ההרוגים והפצועים? שם אחד. יש אחד כזה? שוב אני אומר - - - לא, אל תגיד "שוב". תענה לי שם או שתגיד שאין שם. אל תגיד לי "שוב אני אומר". מי שאחראי שלח אותו כי הוא לא רוצה לבוא לכאן להגיד שלא עשו כלום. בועז, שרה ומנכ"לית אחראיים לכל. אני מחפש איזה מנהיג שם, מחפש מישהו. אני מרחם עליו, שלחו אותו לכאן. אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו. זה זלזול בזמן שלנו כחברי כנסת. לדעתי זה לא לעניין שהמנהלים שולחים אותך ואנחנו צריכים לדבר אליך כאילו אתה הגורם לזה. אתה מנסה ועושה את מה שאומרים לך. אתה בתפקיד בכיר במשרד התחבורה ומקומך טוב, אבל על הנושא של הדיון, הבטיחות בדרכים, מי אחראי ובאילו תקציבים?

עם כל הכוח והיכולות שלו, אין לו אחריות לא על משרד המשפטים, לא על משרד החינוך, לא על המשרד לביטחון פנים. אין אחראי במדינת ישראל על בטיחות בדרכים. עכשיו יבואו הרלב"ד, יגידו לך שהם צריכים להיות אחראיים אבל הם לא אחראיים כי אין להם סמכויות. אני עשיתי קצת עבודה לפני הישיבה הזאת ואני רוצה להגיד לך שוועדת שיינין ב-2006 ב-2006,

אנחנו ב-2022 עוד מעט המליצה שהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים היא זו שתפקד על תחומי הבטיחות בדרכים, היא זו שתתכלל הכול,

תקציב הרלב"ד לא יפחת מ-550 מיליון ש"ח - - - שיינין, זה פרופסור לא? זה לא זה שבא לכנסת? הוא זה שבעקבותיו הקימו את הרלב"ד. אמרו שלרלב"ד יהיה תמיד 160 מיליון ש"ח מתקציב המדינה וההכנסות מהטלת אגרת בטיחות בשיעור 9% מדמי ביטוח חובה. זה ההמלצות ששמענו עליהן מאז, אבל לא קרה כלום. בתשתיות בכבישים היא זאת שתתכלל ותיתן את התקציב למע"צ כלום אין. כמה מינימום כסף היה צריך להיות? מינימום 550. עוד 400 מיליון שקל תשתיות. זאת אומרת שלרב"ד יש 5% מהתקציב שהוועדה הציבורית רצתה. מצחיק. אין להם כלום. ב-2006 הורו לחייב רכב כבד בטכוגרף דיגיטלי 2006, אנחנו ב-2022, עוד מעט רק ייצא מכרז. שימוש בטכנולוגיה, הקמת מטה בין-משרדי ליישום התוכניות, בראש המטה יעמוד שר התחבורה אשר יישא באחריות הביצועית הכוללת אין שום מטה, אין ועדת שרים לבטיחות בדרכים, אין ועדת מנכ"לים לבטיחות בדרכים. אנחנו יודעים כאן בוועדה ואין מישהו שעוסק בבטיחות בדרכים ומישהו עם היגיון שלא יודע שזה חייב להיות מתוכלל כי מדובר במספר משרדים. בגלל ששרת התחבורה והבטיחות בדרכים לא מרגישה בעלת הבית והמנכ"לית לא מרגישה בעלת הבית אז אין אף אחד שהוא בעל הבית בתוך משרד התחבורה, ואין ועדת שרים, ואין ועדת מנכ"לים ואין מישהו שמרגיש שהוא אחראי.

גם כשרואים את הפרסומים, כבר אין "שרת התחבורה והבטיחות בדרכים", זה רק שרת התחבורה. מה, זה נמחק רשמית? לא רשמית. מה השם הרשמי של המשרד? בטיחות בדרכים? התחבורה והבטיחות בדרכים. התחבורה זה גלוי והבטיחות בדרכים זה מוות קליני,

אבנר, שהוא בן-אדם טוב והלב שלו במקום טוב, יש לו 700 - - - הוא נשמע בן אדם טוב. אתה טוען שאנחנו סתם נופלים עליו הבוקר והוא לא צריך לספוג את כל מה שאנחנו מפילים עליו. אנחנו משיגים להם תקציבים כמו שנוררים.

כשהיינו באופוזיציה אני עוד יכול להבין את זה, אבל עכשיו אנחנו בקואליציה ואנחנו עדיין כמו שנוררים - - - אתה ממלא-מקום יושב-ראש הקואליציה,

אתה היית צריך להביא איזה חצי מיליארד לבטיחות בדרכים. אני מזכיר לך שהייתה לנו ישיבה לא טובה ואחר כך הייתה ישיבה טובה עם בשורות טובות. אחר כך אתה באת ואמרנו כאן חד-משמעית לשרת התחבורה ולמנכ"לית: אנחנו רוצים עוד כמה עשרות מיליונים אתה נקטת ב-100 מיליון והיינו מוכנים גם אפילו קצת לרדת לרלב"ד - - - אקמול, משהו לעצור את הדימום, לייצר מעשים. לעשות פרסום וזה לא קרה. אני אגיד לך מה ההבדל עכשיו אנחנו במקום אחר, עכשיו אנחנו לא רק שנוררים, אנחנו גם מנהלים את הקואליציה. אתה עומד בראש הוועדה. משרד התחבורה צריך הרבה מאוד דברים מהוועדה הזאת. ואני אעזור לך, אדוני, ואעזור למען המשפחות השכולות בתאונות הדרכים, למען הפצועים ולמען כל אלה שהולכים להיפגע בעתיד. כשיבואו דברים עם משרד התחבורה, עד שלא נקבל תשובה לא נעביר כאן דברים. תראה איך כולם יתיישרו.

יגיעו לכאן, יגיעו לפגישות, יענו לטלפונים, יעשו פגישה. היו לנו פגישות, דיברו יפה, אבל אין מעשים, ואנשים שנהרגו, כולל לפנות בוקר, לא מעניין אותם הדיבורים היפים, מעניין אותם מעשים. אז אנחנו שמים לזה סוף. אני מקווה שתעבירו את זה למנהלים שלכם. שמעתי שאין תחקיר על כל תאונה אפילו. לא כמו בצבא, שעושים תחקיר יסודי, הגורם, מדידות. אומרים משהו כללי, עולים לשידור ואומרים "הגורם האנושי", אבל לא עושים חקירת תאונה עם הפקת לקחים.

לנו הרבה שעות לבטיחות בדרכים, אנחנו הולכים לטפל בזה באופן יסודי. אנחנו לא הולכים להפסיק יום ולילה, אנחנו לא נישן בלילה. אם מישהו במשרד התחבורה ישן טוב בלילה בגלל הבטיחות בדרכים, אנחנו לא ישנים,

לא מוסי, לא הרב אשר, כי כל אחד מאתנו פגש את הכאב של בטיחות בדרכים וחלקו היה יכול להימנע. ידוע מה צריך לעשות. הוועדה הזאת, כשאני לא הייתי בכנסת ולא אתה, אדוני, עשתה עבודה. גם יעקב אשר עשה שם עבודה של שנה של שימוע עם מסקנות, עם תוצאות, וכמעט שום דבר לא מיושם. אז אם דברים לא מיושמים, אם דברים לא קורים בשטח ואם לדיון על מי אחראי ומוביל את הבטיחות בדרכים אין כאן אף שר ואף מנכ"ל זה אומר שאנחנו צריכים - - - אנחנו עוד מחפשים. יצאנו למכרז: דרוש מנהיג ואחראי לבטיחות בדרכים בישראל בדרגה בכירה ביותר. אם יש לכם מישהו,

ונתתם לו כמה שקלים להתחיל לעבוד, תעדכנו אותנו. הסמנכ"ל ישלים את דבריו כי הפרענו לו. אחרי זה חה"כ מוסי רז ויעקב אשר ונמשיך עם הדוברים. בבקשה. כמו שנאמר גם בדיון הקודם, הסדרה של הרשות והמועצה בתהליך עבודה, גם לבחירת יו"ר למועצה עד היום לא היה יו"ר קבוע וגם איוש חברי המועצה, שזה חלק מכל ההסדרה של נושא הרלב"ד.

לא צריך מנכ"ל? הוא ממלא-מקום, לא? ודאי. בתהליך עצמו, אדוני היושב-ראש, חשוב היה שיהיה יושב-ראש. הוא בעצם יתחיל להסדיר את עבודת המועצה. כמה זמן אין יושב-ראש? מספר חודשים.

זה בגלל כל ההיבטים הפוליטיים שהיו,

איך פוליטיים? יש ממשלה מיולי, כבר עוד מעט חצי שנה. אני מדגיש את זה מכיוון שבסוף אותו יושב-ראש שיגיע יצטרך להכין את התוכניות, לבצע את המעקבים, לבצע את כל הפעילות שבוצעה עד עכשיו בכל התהליכים האלה של הרלב"ד. לכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לבחירת היו"ר. את זה אנחנו עושים בתקופה הקרובה מאוד. גם בנושא "שומרי הדרך" הושג תקציב, תכף שניר יפרט את זה, ונושאים

אני כאן לכל דבר. ותקציבי רשויות מקומיות, הגדלת תקציב פעילות הרלב"ד, תקציב יייעודי למפגעי בטיחות בדרכים איפה כל זה נמצא? אנחנו אמרנו את זה גם בדיון הקודם, אדוני היושב-ראש, הוקצה תקציב בטיחות בסך 2.2 - - - מה תקציב משרד התחבורה הכללי? למעלה מ-38 מיליארד. ומה חשיבות הבטיחות בדרכים בתקציב הזה? כמה כסף? כמו שאמרה השרה, אני חוזר על מה שהיא אמרה, הנושא של הבטיחות בדרכים בראש מעיינינו וגם התקציבים - - - איך בראש מעייננו אם אין כסף ואין מנהיג?

יש לנו 2.9 מיליארד תקציב תשתית - - - את זה עושים בחינם? בלי תקציב? בלי מנהיג? בלי סעיף? אדוני היושב-ראש, חלק גדול מהדברים מקדמים, כמו שהצגתי, שלא חייבים בתקציב, כמו הנושא של תיקוני התקנות, החקיקה בנושא ההרתעה. הם לא מחייבים תקציב. ואיפה החוקים האלה? אנחנו פה כבר 4 חודשים רוצים לקדם לכם חוקים. איפה החוקים? הצגתי לגבי תיקון 130 בנושא השכרות. אחרי הדיון הקודם יצאנו להליך שימוע ובתקופה הקרובה זה יגיע לשולחן הוועדה.

אנחנו מכבידים עליך אבל בועז לימד אותנו שיעור, הוא אמר שאתה לא הכתובת לדאגה שלנו, אתה פה נאלץ להדוף ולתת תשובות כשלא כל הסמכויות אצלך, אבל באמת תשובה אחת עוד לא קיבלתי. בתוך המבנה הארגוני של משרד תחבורה, מי האיש הבכיר ביותר שמוביל את בטיחות בדרכים בהגדרת תפקיד כתובה חוקית? מי האיש הזה? אז אני אומר, נושא הבטיחות בדרכים הוא נושא תשתיות - - - כל פעם כשאני שואל את השאלה אתה אומר "אז אני אומר". אתה יכול להתראיין אצל רינו צרור כי כך אנחנו עונים אם אנחנו מסתבכים בראיון עיתונאי. "אז אני אומר", "אז אני חוזר ואומר". אבנר, תענה לי על השאלה: יש מנכ"לית?

יש סמנכ"לים?

כמה סמנכ"לים יש במשרד התחבורה? 7-8 סמנ"כלים. לאחד מהם יש אחריות על כל מערך הבטיחות בדרכים בישראל? אז אני אומר - - - לא, תגיד "לא יודע",

"יש",

אני אומר,

אני רוצה אחד שאני פונה אליו. אם אני מודאג ממשהו אני פונה למישהו. אחד מהשבעה, יש אחד כזה?

אין אחד. תודה רבה. חה"כ מוסי רז, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, ותודה לחבר הכנסת בועז טופורובסקי שהוא לא עוזב את הנושא הזה, זה מאוד-מאוד חשוב. נאמר פה לפניי, צריך אחראי וצריך מימון. כרגע אין אחראי. עמדנו על זה, דיברנו על זה, אין מה לחזור על זה. אין ועדת שרים, אין ועדת מנכ"לים. לא יודע, יש מספיק שרים בממשלה, אולי צריך שר אחד רק על זה.

אבל אני רוצה להגיד יותר מהדברים האלה.

יש מיזמים מאוד חשובים שיכולים מאוד לעזור לדוגמה "שומרי דרך",

והמיזם שלו ANYWAY והם צריכים להיות מאומצים ע"י המדינה.

הרוב מתנדבים ותרומות. אתה קיים מתרומות. אתה נאבק על בטיחות בדרכים מתרומות. זה המצב בישראל. 40 מיליארד לתחבורה וניאבק בבטיחות בדרכים בתרומות. זה המצב לאשורו. אם היה כל יום פיגוע עם שני הרוגים הדברים היו נראים אחרת. אבל זה בדיוק העניין, מה שאומר חה"כ טופורובסקי. לא הכול קשור בממשלה. זה לא קשור בממשלה. אבל, אדוני היושב-ראש, כשיש חלילה פיגוע, נרצח ישראלי, אז, בצדק, 3-10 עמודים ראשונים בעיתון זה רק עליו, על משפחתו, בדיוק גמר צבא,

בצדק. תאר לך שיהיה כך על נפגעי תאונות דרכים, אז הנושא יהיה יותר בדמנו, יותר נרצה,

למנוע את זה ולהיזהר. זעקת ההרוגים והפצועים של תאונות בדרכים לא נשמעה בכנסת ישראל. להיות אדם שמקדם מאבק סיזיפי, שכל שבוע מקריא את שמות הרוגי התאונות בדרכים ואין לזה רייטינג אתה חושב שכל שבוע הייתה כותרת בעיתון? בעבר היא נשמעה והרבה. אבל התוצאה? אתה איש של תוצאות, ראש העיר של בני ברק, בתוצאות התקדמנו ברוורס. אני אדבר על זה תכף. כמו שכשיש מעשי רצח עושים מעשים קיצוניים, בצדק לפעמים, כמו שכשיש קורונה עושים סגר אני לא אומר שצריך לעשות סגר צריך לעשות מעשים משמעותיים בשטח. אם מתוך תקציב של 38 מיליארד אמרת ש-2.9 הולך לבטיחות, אז אני חושב שאולי צריך שנה,

להשקיע כמעט רק בבטיחות.

זה גדרות הפרדה אנחנו יודעים שמספר עצום, נורא, מיותר של הנפגעים בתאונות דרכים זה הולכי רגל, הם בכלל לא נוסעים,

הם נדרסים. צריך לסדר את מעברי החציה, להקטין את המהירות באזור, לעשות באמפרים לפני מעברי חציה. יש המון מה לעשות כדי למנוע דברים כאלה. עכשיו אני רוצה לדבר על עוד שני דברים שהם לגמרי בטיחות ואולי אנחנו לא סופרים אותם כבטיחות. אחד, עידוד התחבורה הציבורית. בסוף-בסוף היו תאונות גם ברכבת וגם באוטובוסים, אבל הסיכוי של מעורבות בתאונה כשאתה בתחבורה ציבורית אפסי לעומת תחבורה פרטית. זה לא מקרה שהשנה יש עלייה. בגלל הקורונה אני לא יודע בגלל איזה סיבות גם התחבורה הציבורית הייתה סגורה חלק מהשנה, גם עכשיו סוגרים את הרכבת ואת קווי האוטובוסים מבן-גוריון, אנשים נוסעים יותר ברכב פרטי, עושים יותר תאונות. מה יותר טבעי מזה, לצערנו הרב? אז השקעה דרמטית בתחבורה ציבורית היא חלק מהמאבק הזה. אני שמח,

על דבר אחד שיש עוד לוחם אתנו בתאונות בדרכים. אנחנו גם רוצים לוחמות. אם אתה,

המפקד, אנחנו לא רואים לוחמות. כבר לצה"ל הגיעו לוחמות, אז לבטיחות בדרכים? אנחנו רוצים קבוצה של חברי כנסת שזה סדר יומם ושנתחיל להזיז את הדבר הזה מכל הכיוונים. אנחנו צריכים שיהיה לנו חזון לחזות את העתיד ולקרב אותו לפה בנושא כלי הרכב האוטונומיים. כלי רכב אוטונומיים הם אסון מהרבה בחינות. הם יגרמו ליותר פקקים, זה הרבה בעיות,

אבל בנושא הזה, בהקשר הזה של בטיחות בדרכים, לטווח ארוך יש פה אפשרות ממש לפתור את הבעיה, להגיע לכמעט אפס, מה שעם הגורם האנושי בשום דרך אחרת לא נעשה. לכן צריך לקדם את הנושא הזה, גם תחבורה ציבורית אוטונומית, גם רכבות אוטונומיות והכול, כי זה דבר דרמטי מציל חיים. נקדם. זה מגיע אלינו בשבוע הבא כבר. גם אם עוד לא הגענו לשם ברור שאנחנו עוד לא שם אנחנו נגיע לשם. אבל יש לנו הרבה שנים קשות עכשיו ואנחנו צריכים לעשות את המעשים שדיברת עליהם, המון המון מעשים. אפילו מודעות. סיפרתי פה על הפרסומת שאדם נוסע ברכב, יש לו פתאום ילד בתוך האוטו,

והוא ראה אותו על הכביש ראית את הפרסומת הזאת? כן. הרב אשר לא ראה אותה אבל אני רוצה שגם ילד חרדי יראה את הסרטון הזה, לא בטלפון אבל יראה. צריך כסף כדי לעשות הדרכות לו בטיחות בכל כיתה. אין כסף לקמפיינים אפילו, להסביר לציבור, לדבר אתו על בטיחות בדרכים. בקושי יש כסף לקמפיינים אפקטיביים שיכולים להשפיע. תודה לך, חבר הכנסת מוסי רז. אנחנו כולנו קצת נסערים היום אז אנחנו לא בשיטה הרגילה. חה"כ יעקב אשר,

אדוני היושב-ראש, קודם כל תודה על כינוס הישיבה הזאת כי יכולת גם להסתפק בחוק ההסדרים, ההעברות שהיו ולטפל בדברים אחרים שאולי הם יותר פופולריים, אבל אני חושב שיש הרבה אחריות שלנו, כחברי כנסת, ואני אומר את זה מניסיון אישי. אני חושב שעבודה סיזיפית חזקה של הכנסת יכולה לתרום הרבה מאוד, אבל כמו כל דבר ואתה יודע, גם אתה באת מניהול, ניהלת עיר, וגם אני אנחנו צריכים לבנות את הדבר. אמרת "דרוש מנהיג" וזה בשתי מילים להגיד את הכול. כי הרי מה זה מנהיג? מנהיג זה לא רק מישהו שמטיף לעניין ואומר מה צריך או מה חשוב לעשות וכמה. מנהיג זה גם מישהו שיש לו שיניים, שמקבלי ההחלטות מינו אותו. אנחנו צריכים ד"ר שרון אלרעי פרייס בנושא של בטיחות בדרכים. מישהי שאומרת את דעתה גם אם היא לא מתקבלת בסוף. גם אם היא קשה ומאתגרת. גם אם היא קשה ומאתגרת וגם אם היא לא מתקבלת כי בסוף מקבלים החלטה בממשלה. והיא עולה מיליארדים. כשהיא אומרת "סגר" זה עולה מיליארדים. צריך בהתאמות הנכונות שיהיה גוף שעומדים בראשו אנשי מקצוע. אני קיוויתי וניסיתי לשנות בזמנו את סמכויות הרבל"ד.

אני לא עושה את זה ברמה האישית כי המנכ"ל הוא נחמד והעובדים שלו נחמדים מאוד, ואני מכיר אותם והם עושים עבודה מצוינת, אבל הרלב"ד היום הוא כלי עזר, הוא לא יותר מכלי עזר. סליחה שאני אומר את זה, אל תיפגעו. הוא כלי עזר, אין לו שום מעמד. אין לו שום מעמד. בזמנו קראתי לזה "מרכז האופוזיציה". אז זה היה ביטן. אמרתי: מי הביטן של זה?

אין מישהו או גוף שמקבל החלטות סדורות, שמניח אותם בפני מקבלי ההחלטות.

כי אתה בעצם גוף של משרד אז אתה לא יכולים להגיד למשרד שמעליך מה לעשות. אני לא בטוח, יכול להיות שאפשר להגיע להסכמה, לתת מעמד לדבר הזה. כי כשאין גוף מוליך, שהגוף הזה מגיע מתוך מחקרים, שהגוף הזה מגיע מתוך ישיבות אינסופיות מקצועיות, שבא ושם את הזרקור על מה צריך לעשות, לא יהיה שום דבר. לכן לדעתי זה הרבה יותר עמוק, אדוני היושב-ראש. השאלה היא לא אם יהיה יו"ר דירקטוריון או לא יהיה יו"ר דירקטוריון, או שהמנכ"ל יהיה מנכ"ל קבוע או לא יהיה מנכ"ל קבוע. זה לא העניין. השאלה היא מה הסמכויות שלהם, מה הכוח שלהם, מה זה מחייב את מקבלי ההחלטות. דבר שני, כמובן שצריך לבוא לוועדת שרים עם הנושא הזה ולא רק ועדת מנכ"לים. בוועדת שרים, כמו הוועדה של הקורונה, שומעים קודם את המומחים. ומי הם המומחים? הרלב"ד או מישהו מטעמה או מישהו שהמדינה תחליט שהוא נכנס לנעליים האלה. אבל זה הסדר שצריך להיות אם רוצים להתחיל להגיע לדברים. דבר שלישי אני אומר את כל זה מניסיון כמו שבועז הזכיר, הייתה עבודה מדהימה שעשה בזמנו איתן כבל כיושב-ראש הוועדה עם השימוע. רוב הדברים אני לא אגיד הכול כי חלק מהדברים התקדמו, ולמה הם התקדמו? כי גם הקימו את ועדת המשנה. בוועדת משנה יש פה אנשים שהיו אתנו, נמצא פה ד"ר בקר שהיה וגם אחרים כל פעם העלינו נושא אחר. כי מה קורה בעניין הזה? זה לא רק במשרד התחבורה. אבנר הוא איש יקר שעושה עבודתו נאמנה. זה נכון שאין לו את כל הסמכויות וגם אין עלית על הנקודה סמנכ"ל אחד שאחראי על בטיחות כוללת מכל ההיבטים, אבל היינו פה בישיבות. יש את הנושא של המשטרה. בדיוק אז נכנס דורון ידיד לתפקיד, זה היה אתגר מצוין מבחינתנו כוועדה ובאמת היה שינוי, גם אם לא היה שינוי במספר הניידות פיזית כי זה בסוף כסף, היה שינוי בטקטיקה של העבודה. שינו את - - - את העדיפויות, עבירות חמורות מסוימות. היה דיון שלם שאני כיושב-ראש הולכתי על הסברה, לא אצל החרדים, אצל הערבים, ובעקבות זה נעשה שינוי גדול, אם אתם זוכרים. כי מה הם היו עושים תמיד? היו לוקחים את המודעות ומתרגמים אותן בגוגל. ישבו פה אנשים מהמגזר הערבי והסבירו: אתם לא מדברים לציבור בשפה שלו. אז לקחו מומחי קמפיינרים למגזר ויצאו למגזר. צריך לעשות את זה גם למגזר החרדי. כל דבר כזה זה מעקב. יש לך כן כוח כיושב-ראש וסמכויות לתת. התפקיד שלנו זה להיות כלב השמירה. אנחנו לא מקבלי ההחלטות, אנחנו גורמי ההחלטות.

יש הרבה מאוד תקנות ודברים שהם הבינו. למשל, הטכוגרף למשאיות. אני לא יודע איפה זה אוחז כבר - - - עוד שנה יהיה. מ-2006 עוד שנה. אתה יודע כמה זה חשוב?

לא כלי הרס של משהו קטן, זה משאית. שמעורבת בתאונות הכי קשות. השכיחות של תאונות עם הרוגים ממשאיות היא בייצוג של מאות אחוזים מעל שכיחותן בכלי רכב בכביש. היה צריך תיאום עם משרד החוץ, עם האו"ם, דיפלומטיה. חייבים לגמור את זה. אני רוצה לסיים בבשורה טובה. אני גם רוצה להודות לבועז שעזר לי לממש אותה. מחר, בעזרת-השם, אנחנו מאשרים בקריאה טרומית, פעם ראשונה לדעתי, נגיעה ראשונה בנושא הקורקינטים והאופניים החשמליים, הצעת חוק שאני יזמתי שאומרת שיהיה מספר זיהוי לא משהו שצריך להכניס כל שנה כי הזיהוי יהיה לרוכב, שלא יצטרכו העברת בעלות, שלא לעשות עודף רגולציה. על זה אפשר יהיה להלביש רבדים של אכיפה יותר טובה כי גם הפקחים יוכלו לאכוף יותר. אפשר לעשות שומרי דרך לנושא הזה. עוד דבר אחד שאפשר יהיה לעשות בחוק זו לא חובה אבל על הפלטפורמה הזאת התוודענו לזה בישיבות שקיימנו, שחברות הביטוח לא מוכנות לבטח אם אין איזשהו רישוי, איזשהו סימון. בן-אדם שנהג ובתמימות הרג מישהו בדרך או פצע אותו חשוף לתביעת צד שלישי של מיליונים, הוא צריך למכור את הבית שלו. הלך לים עם קורקינט, חשב שהוא בחופש, חזר הביתה במשבר לכל החיים. אז אני איבדתי חבר, ידיד אישי שלי לפני חודש הצעת החוק הזאת כבר הייתה על השולחן קודם הרב אדרת, שהלך לטייל עם אשתו בערב ונכנס בהם בחור עם קורקינט והוא נפל בזווית הלא נכונה על המדרכה,

ולאחר יום וחצי לא שרד. אז נסיים עם הבשורה הטובה הזאת. אני רוצה להודות גם לשרת התחבורה ולצוות המקצועי בעניין הזה, זו התחלה. רבינו אשר, העולם עומד על חוקים, על יוזמות ועל האחריות שאנחנו כח"כים - - - ועל מעקב, ולך יש כוח גדול בעניין הזה,

רציתי להגיד לך משהו על רשויות. אם אני ואתה נחקור איך קורית הדינמיקה בישראל נראה שאומרים: יש נגע הסמים אז נעשה רשות למלחמה בסמים; יש נגע תאונות בדרכים אז נעשה רשות וניתן לה סמכויות ותקציבים ופתאום יהיה טוב, פתאום היא תתפקד. ואז אתה רואה את מאבקי השליטה, המשרד לא רוצה רשות עצמאית אז הוא מדרדר אותה, לא ממנה אותה, לא מתקצב אותה והיא גוססת לאטה. אז כל החזון הזה של לפעמים להקים רשות שתציל אותנו ממשהו, זה סוג של הסרת אחריות של משרד מהמשימה. כאילו יש מי שמטפל אבל אין. 7 סמנכ"לים, בטיחות בדרכים והרוגים ותאונות, נושא שולי במשרד התחבורה, ולכן אין סמנכ"ל שזה כל עולמו, כי זה נושא קטן, זה תחביב של בועז טופורובסקי. זה המצב היום. זה שינוי המדיניות שאתה מדבר עליו. תודה רבה לך, חבר הכנסת יעקב אשר. אני שמח שיש לנו פה נבחרת חוצת-מפלגות, קואליציה ואופוזיציה, שהולכת לעבוד קשה מאוד על סוגיית התאונות בדרכים. שניר, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו לא נוריד עליך את הביקורת על מצב הרשות אבל אם יש לך משהו שאתה רוצה להגיד,

קודם כל, תודה ליושב-ראש על קיום הדיון. לא צריך להכביר מילים על חשיבות הנושא. שאל יושב-הראש מי הגוף שבעצם לא ישן בלילה וקם בבוקר עם נושא הבטיחות בדרכים. על פי חוק הרלב"ד, הרלב"ד אמורה להיות והיא הגוף שמתכלל את כל הנושא של בטיחות בדרכים במדינת ישראל, היא הזרוע הביצועית או הזרוע המקצועית של שר/ת התחבורה. אנחנו יושבים תחת השרה וזה הייעוד שלנו. זה דבר ראשון. אני יושב פה ואני חייב להגיד שקצת קשה לי לשמוע את התיאורים של האנשים לגבי הרלב"ד. אני רוצה להזכיר שבסופו של דבר מדובר בגוף שכבר צבר ניסיון של 13-14 שנה. זה גוף מקצועי. שאלתם פה על אנשי מחקר, אנשי מקצוע, זה אנשים שעושים עבודת קודש בנושא הזה ובתוצרים שלהם, גם של המחקרים וגם של דברים נוספים, הולכים ומעצבים את המדיניות של המדינה בנושא של בטיחות בדרכים,

בפעילויות ברשויות וכו'. נכון, המצב הוא לא אופטימלי, הוא לא אידיאלי. התקציב של הרלב"ג בעשור האחרון - - - לפעמים שפה בונה מציאות. אתה יודע להגיד שהמצב לא אופטימלי, אני אומר לך, אנחנו בקטסטרופה וחידלון. זו אותה תמונה, כל אחד מסתכל עליה. אם הייתי רגוע לא הייתי מקיים את הדיון הזה. אבל כשאני רואה את הנתונים על פני עשור, איך התדרדר התקציב שלכם, מה התקציב הגמיש הרי מה קרה ברלב"ד? בנו מטות מעולים, בנו נציגות בדרום, בצפון, אנשים שאפשר לדבר איתם, שזמינים לראשי רשויות, אבל הוא היום בא לפגישה וידיו ריקות. לפני 5 שנים הוא בא לראש רשות ואמר: יש לי 400,000 שקל לעשות אתך מעברי חציה, באמפרים, היום הוא אומר: יש לי 20,000 שקל. זה מה שקרה לאנשים האלה. מעל חצי התקציב שלך אתה נאלץ לממן את העובדים ולהם אין תקציבי פעילות. עם העובדים האלה היית יכול להפעיל מאות מיליונים, אם רק היו נותנים לך את מאות המיליונים. אז יש דרכים לנסח את אותו דבר. "לא אופטימלי" אני אומר לך "קטסטרופה וחידלון". והמציאות תוכיח מה יקרה פה. ולא מאשימים אתכם. מה פתאום, הוא יודע שאנחנו לא מאשימים אותו. אני אומר שהתקציב שלנו ירד בצורה דרסטית, בעיקר בנושא של ההסברה ושל הרשויות המקומיות. כולם יודעים את זה, אנחנו מכירים את זה. זה נעשה בעשור האחרון, למרות הצעקות שלנו ושבאנו ודיברנו גם פה בוועדה - - - בסדר, אבל שנתיים לא הייתה ממשלה ולא תקציב מדינה. עכשיו יש תקציב לשנתיים ונשארתם בלי כלום. זה מה שגורם לנו פה את הזעזוע. את מה היה בשנתיים האחרונות אנחנו מבינים, אבל עכשיו אין לכם אבא ואימא, נשארתם יתומים. אני אומר שעם המצב הזה, שאנחנו מאוד נשמח ואנחנו רוצים לשפר אותו, גם מבחינת הסמכויות שלנו וגם מבחינת התקציבים, כדי שבאמת נוכל לממש את התפקיד שלנו ולעשות אותו כמו שצריך, התקופה האחרונה, למרות שלא קיבלנו ברשויות המקומיות כרגע לפחות את מה שרצינו ולא בהסברה, עדיין קיבלנו תקציב לחברה הערבית צריך להגיד מה כן קיים קיבלנו 75 מיליון שקל בתמיכה של משרד התחבורה ל-5 השנים הקרובות לפעילות בחברה הערבית. זה דבר שלא היה. אתה לא קיבלת את זה ממשרד התחבורה, קיבלת את זה ממנסור עבאס. מזל שיש מנסור עבאס לחברה הערבית. עוד לא מצאנו מנסור עבאס לתאונות. מצאנו את טופורובסקי אבל אין לו מיליארדים בכיס. אין לטופורובסקי את המיליארדים עדיין. יש לו את הרצון ואת המנהיגות. ועם חבר הכנסת טופורובסקי שקיבלנו עכשיו 20 מיליון שקל - - - תגיד לי, אתה לא מתבייש לתאר את זה שאת התקציב הקואליציוני שלו הוא צריך לתת לך כדי להילחם בבטיחות בדרכים? לאן הגענו שתקציבים קואליציוניים יצילו את המלחמה - - - אבל הוא שמח, נפלו לו פתאום 20 מיליון, לא היה לו את זה קודם. אני שמח על מה שאני מקבל כדי שאוכל לעשות - - - אבל זה מעיד על המצב. זה רק מעיד כמה חמור המצב, שמלחמה בתאונות דרכים זה בתקציב קואליציוני. מישהו עושה טובה לאזרח שנלחמים בבטיחות בדרכים? צריך איזה חבר כנסת שיאות לשחרר את התקציבים שלו? עדיין בוודאי שחסרים תקציבים,

לאף אחד אין ספק בדבר הזה. אנחנו מקווים מאוד שעכשיו יעלה גם נושא שומרי הדרך. גם בזה יש כבר הסכמה עם משרד האוצר ומשרד התחבורה לשנה הקרובה לתקצוב של 8 מיליון שקלים וזה בטח יעלה. רק עוד הערה קטנה. שאלת, היושב-ראש, לגבי חקירה של תאונות דרכים. אז אנחנו חוקרים כל תאונת דרכים קטלנית קודם כל. צריך לדעת שיש אנשים שלנו בשטח שיוצאים לכל תאונה קטלנית, כותבים לזה תזכיר, כותבים המלצות, בודקים האם ההמלצות - - - אבל אנחנו קיבלנו תשובה פה שאין את המשאבים לחקור את זה לעומק, לתעד, להביא את כל הראיות, להסריט את זה, לראיין עדים. אין כסף לכל התהליך. באים ומבקרים בתאונה, אבל אנחנו מדברים על תחקיר כמו בחיל האוויר. איך נלמד? לבנות תוכנית לימודים שילמדו מהתאונה, למנוע תאונות נוספות. בטח, כל הזמן. פרסום כל תאונה, סיכום, פרסום לציבור, שקיפות: זה מה שקרה בתאונה. אנחנו מייצרים סרטונים כאלה, ארגון הנהגים וההסתדרות הלאומית. שניר, אני אגיד לך, ברשותך, מה חסר לי. המחקר אצלכם, הידע אצלכם ואתם מפעילים אנשי מקצוע, אתם צריכים יותר כסף לדברים האלה. אבל אין בסופו של דבר מסקנות או הנחיות לדרג המבצע מה צריך לעשות, אתם נותנים סטטיסטיקה. אין לו סמכות גם. זה ממש לא מדויק. יש את החוברות, אני מכיר את המצגות. אתה יכול לתת הוראה למישהו איך לעשות הפרדה? איך לעשות באמפר? אתה הסמכות במדינה לדבר הזה? אתה היית צריך להיות הסמכות. אתה היית צריך להגיד להם: מיד תבנו פה קו הפרדה. זה כביש עם "איקס" תאונות, מחר יש קו הפרדה. והיה צריך להיות תקציב למה שאתה דורש. אני אומר עוד פעם, צריך ללכת לחוק הרשות ולראות את זה. הייתה המלצה בעבר שחוק הרשות - - - החוק טוב, הביצוע גרוע. הכוונה מושלמת, המצב אבסורדי. מה התכוונו גדולי עולם בחוק הזה? חוק מעולה. איך הוא נראה היום ביישום? לא משהו. חיים סוקולוב, מנהל שומרי הדרך, אנחנו רוצים להעמיק ולראות שאתם אכן מתפקדים, עובדים ומגדילים את כמות המתנדבים שלכם ואין חסמים להקמת הפרויקט הזה, להנעתו מחדש בהיקפים גדולים. בבקשה. שלום. אנחנו מתפקדים, אנחנו עובדים כבר כמה שנים. היום יש בידיים שלי 2,000 - - - מסכני חיים שאנחנו לא יכולים להעביר למשטרה עקב מגבלה של כוח אדם ומשאבים במשטרה. אני חושב שמיכל מהעמותה ושניר ידברו על זה עוד מעט, על מה שצריך לעשות כדי להתקדם, אבל בגדול יש לנו כוח של אלפי מתנדבים וגם צוות שמורכב ברובו ממתנדבים שלדעתי יכולים באמת לשנות את התמונה של תרבות הנהיגה. אנחנו כבר כמה שנים מדשדשים סביב האם המדינה מאמינה במיזם הזה או לא וכמה היא מוכנה להשקיע.

כמו שהמנכ"ל אמר, השרה התחייבה, הביעה רצון להתקדם עם זה ובאמת להשקיע את מה שצריך. היום המשוכה שאנחנו עומדים בפניה היא דווקא יותר משפטית מול אגף התנועה. אנחנו מחכים שזה יתקדם כדי שנוכל להמשיך לשלבים הבאים. מיכל אבן חן, בבקשה. אני חייבת להגיד שכעמותה אנחנו מאוד מתוסכלים ונדהמים מהמצב. יש החלטת ממשלה לגבי המיזם הזה מ-2017. המיזם הזה הוכח כאפקטיבי מחקרית. אם תוכלו לשמוע אחר כך את פרופ' גילה אלברט, ביקשנו ממנה - - - בהחלטת ממשלה יש תקציב רב-שנתי? כן, יש תקציב רב-שנתי למשטרה. ולעמותה? לעמותה לא, אבל התקבל תקצוב מיוחד ע"י אגף התקציבים באוצר בהסכמה. תכף נשמע את האוצר ואת המשטרה. יש אישור של משרד המשפטים מה-3 באוקטובר למתווה מלא להפעלה ולכן לכאורה אין בעיה משפטית. הם הסמכות המשפטית, למיטב ידיעתי, שאמורה להכריע בעניין הזה. יש אישור של משרד התחבורה שהתקבל לשמחתנו בסוף שבוע שעבר להפעלה של המיזם. לכאורה הכל אמור להיות מוכן ליציאה לדרך. ולמה לא יוצאים? ברלב"ד אומרים לנו שלא מתקבלת כבר כמה וכמה שבועות, למעשה כבר חודשים, עמדה כתובה מהמשטרה שמאמצת את המתווה שמשרד המשפטים סומך עליו את ידיו. זה מצב שאני לא יכולה להבין.

אנחנו כעמותה דופקים על הדלתות של כל משרדי הממשלה כבר חודשים, מנסים לסגור פה, לסגור שם, מדברים עם משרד המשפטים,

מדברים שם, ועדיין אנחנו לא מצליחים לצאת לדרך כי יש עוד משרד שעדיין לא נתן את הסכמתו, למרות שלכאורה הכול סגור. אני לא מבינה את זה. כל יום שעובר הוא מבחינתנו יום שהולך לאיבוד. אנחנו אמרנו את זה ויודעים את זה במשרדי הממשלה. זה יום שלא יהיה לנו לביצוע של תוכנית העבודה לשנה הקרובה, זה יום שהמערכת שלנו הולכת ומידרדרת לקראת סגירה. כל מה שאני יכולה לעשות זה לזעוק כאן בוועדה. אני שומע את זעקתך ואני אמרתי לך והודעתי באופן שלא משתמע לשני פנים שהמיזם הזה קום יקום ונוע ינוע. אנחנו לא נאפשר לאף אחד לחסום אותו, ולכן אנחנו גם נתמקד בחלק מהזמן עכשיו במיזם הזה. אריאל הבר, משרד האוצר, מה מצבנו בכוח? גם התייחסות כללית להערות על מצב התקצוב של בטיחות בדרכים ומה המדיניות שלכם אני יודע שהשר ליברמן מתחיל להבין את הנושא הזה והוא אמר לי שהוא יבחן דרכים לסמן כסף במשרד התחבורה לדבר הזה ואחרי זה התייחסות ספציפית לשומרי הדרך. אריאל הבר, רפרנט תחבורה באגף התקציבים. אני אתייחס לכמה נקודות שעלו פה. הוזכרה פה ועדת שיינין שהמליצה על תפקיד הרלב"ד. הנתונים ידועים אבל הוצגו להבנתי בצורה לא נכונה. התקציבים האלה לאורך העשור פחתו בעקבות החלטות ממשלה שהעבירו חלק מהתקציבים לבסיס משרדים אחרים שהעבירו פעילויות גם לדברים אחרים. צריך להשוות תפוחים לתפוחים וצריך להבין באמת איך ההתנהגות של התקציב הזה התפתחה על פני העשור האחרון. עוד נקודה שעלתה פה זה תקציבים לתשתיות. צריך להגיד פה כמה נתונים. שר התחבורה החליט להקצות בסיכום התקציבי האחרון מאות מיליוני שקלים לפרויקטים שהם ספציפית לבטיחות בדרכים, אני אזכיר את חלקם: 200 מיליון שקלים לבטיחות עירונית, 230 מיליון שקלים למוקדי סיכון - - - 200 מיליון לבטיחות עירונית? למי זה הולך? מי מפעיל את זה? מי מוציא לפועל את 200 המיליון האלה? רשויות מקומיות. באיזו דרך? בדרך שבה זה נעשה בשנים האחרונות, בקול קורא שמשרד התחבורה מפרסם. הוא מדבר על דברים פיזיים בעיקר. לא, זה פיתוח. זה עבודות פיתוח, זה לא טיפול במפגעי בטיחות בדרכים. זה תקציבי פיתוח ברשויות מקומיות. היינו ראשי ערים. זה גם טיפול במפגעי בטיחות, וסלי חוצי-יישובים 100 מיליון שקלים. זה מאות מיליוני שקלים שמוקצים זו כמובן רשימה חלקית ספציפית לפרויקטים תשתיתיים שנועדו לטפל בבטיחות בדרכים. אז פעם הפעלתם דרך הרלב"ד תקציבים כאלה? אני לא יודע מה הכוונה "דרך הרלב"ד", אני יודע שהרלב"ד - - - היו שם מאות מיליונים, חלקם לרשויות מקומיות. החלטתם שהרלב"ד לא יודעת לעשות את זה? אז למה אתם לא מביאים הצעת ממשלה לסגור את הרלב"ד ולהקים סמנכ"ל ואגף לבטיחות בדרכים אצלכם? למה אתם מחזיקים את המקל בשני קצותיו? לא הבנתי. אם אתם יודעים לתת לרשויות כסף ולטפל בבטיחות בדרכים ואתם לא צריכים את הרלב"ד, תסגרו אותם. למה שיהיה פה ספק מי אחראי? אנחנו סביב אותה נקודה כבר כמה חודשים, לא יודעים עם מי לדבר. אומרים לרלב"ד: אתה אחראי, אבל אין לה כסף,

אין לה קוורום. הולכים לממשלה,

הם אחראיים, ואנחנו נעים במטוטלת בין הגופים. זה תקציב שמגיע לרלב"ד אבל הוא מיד עובר למשרד התחבורה. הוא היה מגיע, עכשיו הוא לא מגיע. לא נשאר שם כלום.

לא נשאר מה שיעבור. יש שם 70 מיליון, מה נשאר שם? עד כמה שאני מכיר, הרלב"ד נמצאים בוועדות שקובעות לאן ילך הכסף והכול מבוסס על - - - לא הבנתי. אבל היו להם מאות מיליונים, הם עבדו מול רשויות, הם עשו 40 מיליון שקל מפגעי בטיחות ברשויות. מה, הביצוע היה לא טוב? החלטתם שאתם רוצים ישירות מול רשויות? תסביר. את השאלה הזו צריך להפנות למשרד התחבורה אבל התקציב קיים, ועד כמה שאני יודע, הרלב"ד הם חלק מאוד-מאוד משמעותי בהקצאת המשאבים. יכול להיות - - - הוא יועץ פיננסי? הוא יושב בדיון ואומר: אנא, קחו ממני את הכסף ותנו אותו למישהו אחר? זה מה שאתה מציע? הוא יועץ מקצועי בדיונים האלה ואמור לקבוע את הפרמטרים. אפשר להפנות את השאלה למשרד התחבורה. אם אתה אומר שצריך להפנות לתחבורה, גם מהכתפיים שלך אנחנו נרד. תתייחס לשומרי הדרך ספציפית. ברשותך, אריאל, יש לי שאלה אליך. אם היה מישהו או איזשהו פורום שהייתם באוצר מרגישים שבאמת מנהל את נושא הבטיחות בדרכים כמו שצריך, האם יכול להיות שהקצאת המשאבים, התוכנית הרב-שנתית, הייתה נראית אחרת לדעתך? התוכנית הרב-שנתית של מי? למלחמה בתאונות דרכים. אין פשוט, אבל אני שואל אותך. אם הייתם באוצר מרגישים שיש בעל בית, מנהיג זה הנושא של הדיון יכול להיות שכל הנושא מבחינה תקציבית היה נראה אחרת? אני לא יודע, זו שאלה של תעדוף בתוך משרד התחבורה. אתם משלמים מחיר כלכלי במדינת ישראל על תאונות והרוגים? יש לזה עלות לאוצר?

חלק מהפרמטרים שלפיהם מתקצבים את כל התשתיות שנבנות דרך משרד התחבורה לוקחות בחשבון גם פרמטרים של נפגעים בתאונת דרכים. אני יכולה רק להגיד שהרוג אחד בתאונת דרכים עולה למדינה 7 שקלים. אבל העלות הכי גבוהה זה הפצועים בינוני. 17 מיליארד שקל בשנה זו הערכה של עלות תאונות הדרכים. של פצועים שהם לכל החיים, עם קצבת ביטוח הלאומי ועם הכול. אנחנו מדברים כאן על מאות מיליונים אבל 17 מיליארד כל שנה. זו הערכה. בואו נצלול לשומרי הדרך כי אתה צודק שחלק מהשאלות הן לא אליך. מה קורה בשומרי הדרך מבחינתכם? להבנתנו הסוגיה שם נפתרה ולבקשת משרד התחבורה הוקצה תקציב להתנעת המיזם מחדש ונאמרה גם אמירה לגבי העתיד, שהם יתמכו במיזם הזה. מבחינתנו אין שם בעיה. למה אמירה? למה לא הסכם תלת-שנתי? חמש שנתי? למה הם צריכים לחיות כל שנה מהיד לפה? התקציב הוא דו-שנתי בכלל אז אפשר לתת עכשיו משהו ואפשר שנה הבאה משהו, זה כבר פעמיים. נכון, זה סוכם. אז כמה השנה וכמה שנה הבאה? השנה ושנה הבאה זה די אותו דבר כי השנה נגמרה, זה 8 מיליון שקלים. אבל אולי יהיו להם הוצאות שאתם צריכים להכיר בהן גם על שנת הפעילות הזאת, גם אם היא מסתיימת? אני לא מכיר פער בנושא הזה ואם יש פער אפשר לדבר עליו. אז תקציבית יש כסף לפעול, אז מה מונע מהמיזם לפעול מבחינתך? אני לא יודע. שמעתי את הדברים שמיכל מהעמותה אמרה ואני מניחה שהם יוכלו - - - הבנתי. נציג המשטרה, בבקשה. שלום, אדוני היושב-ראש, נועם בגינסקי, ראש מחלקת התנועה באגף התנועה. קודם כל, ברשותך, משטרת ישראל חוקרת את כל תאונות הדרכים הקטלניות הקשות, חקירה מקיפה, חקירה עמוקה, כולל תשאול וחקירה של כל המעורבים והעדים, כולל תפיסת ראיות, כולל סרטים, כולל כל מה שציינת. צריך לזכור שהמשטרה לא מבצעת תחקירים ומתוך חקירות אנחנו לא יכולים להוציא חומרי חקירה החוצה לפרסום לציבור כל זמן שאין החלטות או גזרי דין של בתי משפט. הרלב"ד מנהלת גם חקירות עומק שאנחנו שותפים להן. לגבי המיזם של שומרי הדרך, אנחנו העברנו לפני כשבועיים למשרד לביטחון פנים הצעה לדרישות ולבעיות שלנו. קיבלנו חזרה עם ההערות. לפני יומיים המסמך המתוקן עבר ללשכת מפכ"ל. צריך לזכור שהבעיות המשפטיות שאנחנו מדברים עליהן לא חונות באגף התנועה, אלא אנחנו מחכים לקבל אישור ממשרד המשפטים כי יש בעצם רצון, להבנתי לפחות, להוציא את המיזם שהיום נמצא ברלב"ד לעמותה חיצונית. אנחנו מחכים לקבל את האישור המשפטי לעניין שעמותה פרטית תעביר את החומרים למשטרה כדי לייצר דוחות. איזו עמותה פרטית? יש החלטת ממשלה על הפרויקט הזה. לשומרי הדרך תחת הרלב"ד. הוא יכול להפעיל את כל מי שהוא רוצה. 40 מיליארד שקל של משרד התחבורה כשהוא סולל כביש עם חברה פרטית, אתה אומר לו "חברה פרטית"? הוא סולל כביש, זה פרויקט שלו. אז הוא יכול להפעיל פרויקט עם גוף שהוא בוחר להפעיל. כל ההפעלה הכספית שלו היא חיצונית. כל ה-40 מיליארד מופעלים ע"י גורמים פרטיים. למה הנושא הזה פתאום בעייתי? כל העבודה של משרד התחבורה היא דרך גורמים פרטיים.

אני לא איש חוק, אני לא איש משפטים, להבנתי, בסוף ההבדל הוא שעם תוצרי האכיפה של מתנדבי הרלב"ד אנחנו צריכים גם להגיע לבית המשפט. אבל זה עבד, עשיתם את זה בעבר. זה עבד כי זה קיבל היתר לעבוד כשהרלב"ד ניהלה את הפרויקט. היא עדיין מנהלת את הפרויקט, הכסף עובר דרכה. היא מנהלת את הפרויקט, רק שהפרויקט עצמו הולך לצאת מחסות - - - הוא לא יצא, נשארה אותה שיטת עבודה כמו שהוא היה עד היום. אנחנו מדברים על המשכיות. להבנתי, אדוני היושב-ראש, לא, וזו הסוגיה המשפטית. זו הסוגיה המשפטית. יש פה נציג של המשרד לביטחון פנים?

שי שיבר מהלשכה המשפטית במשרד לביטחון פנים. איך אתה פותר את הבעיה הזאת שסוף סוף יהיה אפשר להפעיל את שומרי הדרך? כסף כבר יש, נשאר לנו להפעיל. זה נמצא בדיונים עם משרד המשפטים, אנחנו מקווים שנוכל לפתור את זה במהרה. כמה זה במהרה? שבועיים? שלושה? חודש? במהרה זה יכול להיות לעולם לא. יש לך התחייבות להודיע לוועדה שפתרת את זה? להתחייב אני לא יכול אבל אני מתחייב לעשות את זה הכי מהר שאנחנו יכולים. אתה צריך שנדבר עם מישהו כדי שזה יקרה, או שאתה מסתדר לבד? אני לא לבד, אנחנו צוות שלם. אנחנו בקשר עם משרד המשפטים, אנחנו נטפל בזה במהרה. אנחנו בכל זאת נרשה לעצמנו לדבר עם מישהו. אנחנו נשים את זה בסיכום הדיון היום, שאנחנו גם נזמין את השר לביטחון פנים לפה לדיון המשך על בטיחות בדרכים ובינתיים נבקש ממנו לפתור בעיות להפעלת המיזמים האלה ויצירת שותפויות ראויות עם החברה האזרחית וגופי המתנדבים.

למשטרת ישראל יש כמה אלפי מתנדבים במשמר האזרחי, היא לא פוחדת לעבוד עם מתנדבים, נכון? יש לה שיטור קהילתי - - - זה לא אותו דבר, אדוני. זה ממש לא אותו דבר.

היא לא פוחדת לעבוד עם סיירת הורים שממומנת ע"י עמותה מקומית. הם לא רושמים דוחות תנועה. בסדר, אז תמצאו דרך. זה מכפלות. אין לך כסף להביא ניידות, אין לך כסף להוסיף שוטרים, יש לך עיניים בכביש, תנצלו אותם, תגייס אותם למשמר האזרחי. תיתן להם תעודת מתנדב של המשמר האזרחי. לכל אחד משומרי הדרך יהיה תעודת מתנדב. זה לא מספיק. אדוני אולי זוכר שפעם היו משקיפי תנועה, גם אז זה לא צלח. מתנדב אצלנו, אדוני היושב-ראש, שרושם דוח עובר הכשרות, עובר שני קורסים. הוא לא רושם דוח, הוא מביא לך רק ראיות, אתה רושם את הדוח. אבל אני בסוף על בסיס הראיות שהוא מעביר לי צריך לרשום דוח והראיות שהוא מעביר לי צריכות להיות ראיות מאוד ברורות עם יסודות לביצוע עבירה. אבל כבר ידעתם לממש אלפי דוחות כאלה בעבר אתם, למה לא להמשיך? אנחנו לא אמרנו שאנחנו לא רוצים להמשיך. אנחנו בעד. אין לנו בעיה להרחיב. העברנו את ההתייחסויות של המשמעויות להרחבה. הדבר שנמצא כרגע על השולחן הוא אישור משרד המשפטים. אמרה מנהלת העמותה שניתן אישור ב-3 באוקטובר של משרד המשפטים, כנראה שזה לא בדיוק ושיש פער בעניין.

אני מבין, נועם. אנחנו גם נפנה לשר המשפטים שיפתור את הבעיה וגם לשר לביטחון פנים שייכנסו לעומק העניין. זה רק מחזק את מה שבועז אמר. אין מישהו שאחראי. וגם ועדת שרים. זה נושא שנופל בין הכיסאות. אין מי שמתכלל את זה. כולנו תלויים ברצונם הטוב של פקידים. אנחנו מעלים אותם כאן, הם אומרים: אנחנו נקדם את זה מהר, ועוד יום ועוד יום. זה כאילו עולם שלישי. אנחנו דורשים מכל הגופים זה יופיע גם בסיכום שבתוך חודש כל הבירוקרטיה של שומרי הדרך תיגמר. כל הבירוקרטיה. מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב, שעושה המון בנושאים של תחבורה, בבקשה. אני קודם כל מודה לך, אדוני היושב-ראש, ולבועז טופורובסקי, על המחויבות לנושא שהוא באמת חשוב מאוד,

הרבה מאוד תקציב לאומי שהולך ומתבזבז בעניין הזה. שמעתי את הדברים עד עכשיו ואני רוצה להגיד שקודם כל אני מסכימה עם הראייה שהובעה קודם שצריך להסתכל על זה ברמה האסטרטגית של מי אחראי. אני רוצה להעיר את תשומת לב כולנו שיש תוכנית של הרלב"ד שבוצעה ע"י המנכ"לית הקודמת, שכפיר גם היה בהכנה שלה, שבאמת מכינה תוכנית שמדברת על אכיפה, על רגולציה, על טכנולוגיות, על הנדסה ותשתיות, על חינוך, על הדרכה, על הסברה. כל האלמנטים נמצאים שם. עשו עבודה בין-משרדית עם כל הגורמים יוצאת מן הכלל אבל היא לא יוצאת לפועל כי תמיד התקציבים אני אומרת מניסיון של רשות מקומית לא היו ברורים בתחילת שנה. אנחנו מקבלים אותם בטפטופים בסוף שנה. קשה לנו לעשות פעולה ואני מקווה שעכשיו זה ישתנה ושהתקציב יהיה רב-שנתי ונוכל לתכנן פעולות, למשל בנושא מיקרו-מוביליטי שהיום זו בעיה צומחת במטרופולין גוש דן. אני רוצה לומר שכמו שאמרתם על הרלב"ד שהוא גוף מצוין אבל אין לו את הסמכויות, יש לנו גם ועדה עירונית סטטוטורית בדיני עיריות לבטיחות בדרכים וגם היא לא יעילה. לפי החוק נקבע מי יושב בה, מי צריך להגיע אליה לא באים, לא יושבים. אפילו אני, כעיר גדולה שמנסה להביא את כל הגורמים השותפים, לא מצליחה בדרך כלל.

צריך לקחת את הכלים הסטטוטוריים שיש ולתת להם שיניים, לתת להם את היכולת לעבוד כדבר ראשון. תחקירים. ביטון, אתה צודק לגמרי, יוצאים לדרך, בודקים תחקירים, אני יורדת לשטח עם הרלב"ד ועם המשטרה, התחקירים הם ברמה מאוד נמוכה.

כי יכולת קבלת ההחלטות לא משנה סדרי עולם. יכול להיות שאתה רואה מתקני דרך של בזק ושל חברת חשמל שמסתירים את הראייה בצומת, אבל אין לך שום סמכות על בזק ועל חברת חשמל. כל המסקנות האלה גם לא נכתבות, ואם הן נכתבות אין את בעל הסמכות שיאמר: זה חיי אדם, תטמינו מתחת לקרקע. גם, כמו שנאמר ע"י המשטרה, אנחנו עומדים שם, אני שואלת: בן כמה היה הנהג? אי אפשר להגיד. היה שתוי? אי אפשר להגיד.

זה בחקירה משטרתית, זה עובדות משטרתיות, זה פלילי. אני הולכת לתחקיר עם ידיים קשורות מבחינת המסקנות שאני יכולה לקבל כלפי הרבה מאוד גופים. גם אין שם מישהו שיכול לקבל מסקנות בסדר גודל שמשנה ממש עולם וסביבה, וגם עם נתונים שחצי מהם אסור לספר לי כי יש חקירה פלילית, ורק כשהחקירה תסתיים והדיון בבית זה יסתיים שזה עוד שנתיים-שלוש אני אוכל לדעת מה קרה. אז אני חושבת שנושא המידע ושקיפות המידע בתחום בטיחות בדרכים והיכולת שלנו להסיק מסקנות מתאונות, לא צריך לחכות לשלוש שנים. אני חושבת שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שהעולם מתקדם לאמצעי אכיפה אלקטרוניים ולתת לנו כמה שיותר את האמצעים,

לעשות אכיפה אלקטרונית. זו בדיוק אותה בעיה שיש עם שומרי הדרך. אם אני אבקש אכיפת מהירות בעיר או אכיפה על רישוי דו-גלגלי יגידו לי אותו דבר. בואו נתחיל לעבוד על זה מעכשיו. מאוד ברור שצריך את הדברים האלה והם קורים בכל העולם. מאגר מידע. אלף פעמים מדברים על מאגר מידע שיכיל גם את התאונות פח לפח. למה צריך להגיע לדם כדי שהתאונה תיכנס למאגר של המשטרה וניקח אותה אז בחשבון? למה אי אפשר לקבל את הנתונים מחברות ביטוח, לדרוש מהן להקים את המאגר הזה שנותן לי את היכולת למנוע תאונות דרכים לפני שהן גובות חיי אדם? מיטל יקרה, אני מוריד בפנייך את הכובע כי בחרת את הנושא הכי לא סקסי בעירייה ואת עושה את זה בחריצות ובנשמה יתרה. אפשר ללמוד ממך גם על המומחיות, גם על המסירות וגם על הדברים שאמרת.

רוצה לומר שאנחנו ברשויות המקומיות בועז היה אצלי נוגעים בשטח ויודעים הרבה דברים מהפרקטיקה. אם תרצו, אני מבקשת להזמין לאחת הישיבות של בטיחות בדרכים נציגים כמוני, מרשויות מקומיות אנחנו מכל סיעות הבית להביא אותנו, לשמוע את אלי דלל מנתניה ואת ההתנסויות שלו, לשמוע מאתנו על המגע שלנו בשטח. אנחנו מגיעים לשבעה, אנחנו מגיעים להלוויה, אנחנו מגיעים לתחקירים. אני רוצה להציע לך משהו יותר טוב, שאנחנו, כל ועדת כלכלה, תבוא אלייך לתל אביב ואת תזמיני את האנשים, נסייר שעתיים ותעשי ישיבה שעתיים אצלך, את תחליטי מי מוזמן. אני אשמח מאוד ואני אביא את הסגנים ומחזיקי התיקים, שהם אנשים כמוני שאכפת להם, מסורים לעבודה ונעשה ישיבה פרודוקטיבית.

הדגש יהיה רשויות מקומיות ובטיחות בדרכים במשרד התחבורה. זה יהיה בסיכום פגישה שלנו. חבר הכנסת מקלב, בבקשה. אני רוצה קודם כל באמת להודות לך. אני יודע איזה לחץ זמנים יש לוועדה ואתה עדיין מעלה את הדבר הזה. גם הדברים שנאמרו על ידך כאן הוועדה מראים את ההתייחסות והמדיניות שלך בנושא בטיחות בדרכים, שזה דבר שבאמת צריך לעמוד בראשית פעילותנו כשאנחנו מדברים על משרד התחבורה ובאופן כללי על המחויבות שיש לנו. אנחנו יודעים לצערנו שאין ירידה בתאונות הדרכים, לא במספר ההרוגים ולא במספר התאונות עצמן, זה רק הולך ועולה. אני הייתי לתקופה קצרה במשרד התחבורה, הפעילות של בועז חשובה מאוד. גם בוועדת הכלכלה היו תקופות שהייתה ועדת משנה לבטיחות בדרכים, תקופה מסוימת גם עמדתי בראש הוועדה הזו, וכשנכנסתי למשרד התחבורה אני מכיר את ההיקפים שמשרד התחבורה פועל אבל קשה להגיד שהרלב"ד היה הבן היקיר והבן הבכור, אני לא אומר בן חורג, אבל בנושא הזה - - - זה מה שנקרא "מבוסס מידע פנימי",

אנחנו רק מבחוץ, אתה יודע מבפנים. אבל אני גם לא מאשים. אני לא יודע אם זה מדיניות או שיקולים פוליטיים, אולי קודמים, זה לא התחיל בשנה-שנתיים האחרונות, זה התחיל הרבה קודם. ההסמכה שלי הייתה מהשרה בעניין הזה אבל באמת קצרה ידי בתקופה הזו, לא רק בגלל הקורונה אלא בגלל שלא היה תקציב. חוסר התקציב פגע מאוד, תקציבים שהיו יכולים להגיע בשנים רגילות. אני חושב שחשוב להכריז את זה. נמצאים כאן האוצר ונמצאים כאן נציגים של משרד התחבורה, שהם גם יודעים את זה, יש קשר ישיר בין הפעילות של הרלב"ד לבין מניעת תאונת דרכים וקיטון במספר תאונות הדרכים. יש קשר. אתה אמרת נכון, אנחנו צריכים קודם כל להסתכל על חיי אדם. זה ערך. מבחינה ערכית אין לנו ספק שאנחנו מחויבים לעשות זה. הדבר השני הוא לא פחות גם כן, במקרה הזה זה גם כלכלית. יש דברים שבהם הערכיות לא קשורה לכלכליות, במקרה הזה יש קשר ואנחנו רואים את זה. הרבה יותר זול להשקיע במניעה וטיפול מאשר אחרי זה לטפל במה שקרה. הקשר הישיר הזה מחייב אותנו, מחייב אותנו לעשות הרבה יותר, להשקיע משאבים,

כספים בעניין הזה. אפשר לעשות, ויש, תוכניות טובות מאוד, תוכניות במגוון נושאים. אין נושא שלא תיגע בו שלא תראה בו חשיבות, בין אם זה ילדים בבית ספר ובין אם זה מבוגרים, בכל מגזר, בכל מה שקשור לבטיחות בדרכים. יש הרבה מה לשפר.

ככל שאנחנו נמשיך לעקוב אני אומר לך,

ככל שוועדת הכלכלה תטפל בזה יותר, תעלה את זה לסדר-היום של הכנסת בעוד מובנים, זה בסופו של דבר משפיע וזה נכון - - - חה"כ מקלב, לפני שהגעת היו פה 4 ח"כים ואמרנו שאנחנו מתחייבים להיות לוחמים למען בטיחות בדרכים תחת הנהגתו של טופורובסקי, אז אנחנו קוראים לך להצטרף. אני חוזר ומצטרף. יש לך ידע אדיר בתחום וניסיון. חה"כ מקלב הוא לוחם ותיק. לוחם. הוסמכת. גל רייך, Anyway, בבקשה. תודה רבה, מיכאל, על ההובלה שלך. זה באמת מרגש, חשוב ולא מובן מאליו. נמצא כאן גם חבר הכנסת מקלב, אנחנו הצגנו את הפרויקט שלנו בוועדה שלו כבר לפני כמה שנים, וחבר הכנסת מוסי רז פגש את המתנדבים שלנו ממש בחודש שעבר. אז אנחנו תמיד שמחים להיות פה ולראות שיש מי שזה חשוב לו ועושה - - - אנחנו גם פגשנו את המתנדבים. אתה לא תדבר בשבח הארגון שלך, אבל הם היו פה בחדר לפני חודשיים-שלושה בכנסת. המתנדבים שלו זה אנשי הייטק, אנשי מקצוע, מתכננים, שיום ולילה מתנדבים לבטיחות בדרכים והממשלה עוד לא נתנה להם חיבוק. הם עובדים ועושים דברים יפים. אמרתי לכל אחד מהמתנדבים האלה: יצאתם מהבית, יצאתם מאזור הנוחות, אנשים שהחיים שלהם טובים ברמה הפרטית, בשליחות של בטיחות בדרכים. זו המנהיגות שלך, גל. אתה לא תגיד את זה על עצמך אז אני אגיד. אני לא מוביל את הפרויקט לבד, יש לנו גם את עתליה אלון ועוד הרבה מובילי צוותים אז כן, המנהיגות שלהם ואנשים שתורמים, זה מרגש אותנו וחשוב. אבל אני רוצה רגע להתייחס לנושא עצמו כי אנחנו בעצם מקדמים את חזון אפס, שהחל בשוודיה ואני קצת מאוכזב לראות שזו לא מילה שנאמרת פה מספיק, לא מושג שמוזכר פה מספיק, ודווקא זה מושג שאומרים אותו לא כשקרובים לחזון הזה אלא כשרחוקים מהחזון הזה. אין כמו השנה, שמסתמנת כגרועה ביותר בעשור האחרון, כדי לבוא ולהגיד: אנחנו מקדמים את חזון אפס. פה אפשר להגיד מילה טובה למיטל להבי שדיברה לפני רגע, שבאמת לא מפחדת, לקחה על עצמה לקדם דברים מהתוכנית של חזון אפס ועקרונות וממש אימצה אותו. כל הכבוד לה. אתה מדבר על חזון אפס אבל הממשלה אמרה שהיא תפחית את ההרוגים בתאונות בדרכים עם יעד ממשלתי. תוכנית ל-2030. מתי הוגדרה 2030? במרס השנה. הגשנו את התוכנית הזו ממש לפני הבחירות, 2021. אבל עסקו בה כבר ב-16-17-18. 2020,

וזה 50-30. להוריד 50% עד 2030. וזה התחיל בעקבות הצהרת סטוקהולם, פברואר 2020. אז המדינה שמה יעד כזה. אני חושב שהתחילו באשקלון את הפיילוט הראשון. הלוואי אבל אנחנו עוד רחוקים. באשקלון היה איזה תקציב שהוא הפיילוט הראשון. זה ממשיך, נכון? של עיר בטוחה? משרד התחבורה עצר את התוכנית הזאת. מתי הוא עצר? עם כניסתה של השרה החדשה היא הודיעה שהתוכנית של 2030 של הרלב"ד לא תקודם. איפה היא הודיעה את זה? בתקשורת. אם אתה אומר משהו אתה חייב לדייק, אל תצהיר דברים שאין להם תיעוד. א', אני אשמח מאוד להיות טועה. אני ראיתי פרסומים בתקשורת, אני אמצא ואשלח לכם, שהשרה עצרה את התוכנית שקבעה 50% הרוגים עד שנת 2030. זה לא מתאים כל כך למה שאנחנו מכירים בשטח. מעבר לזה שנפגשנו עם השרה ומעבר לזה שאנחנו מקיימים דיונים גם - - - אם הוא אמר משהו חובת ההוכחה עליו, ואם הדבר הזה התפרסם תשלח את הפרסום.

אבל תמשיך את ההצגה הסדורה שלך בנושא. הלוואי ונתבדה והמשרד פועל נמרצות בנושא הזה. אבל גם לא אושר תקציב של למעלה מ-200 מיליארד שקל, למיטב זכרוני, לתוכנית הזאת שלא אושרה בכלל. חשוב להדגיש את זה. התוכנית לא אושרה בכלל, זה לא קשור כרגע לשרה וכל זה. זה לא מדויק מה שאתה אומר. אבל על אשקלון הייתה החלטה?

לא אושר בכלל תקציב לכל התוכנית הזו של 50-30. הצהרות לחוד תקציבים לחוד. תמשיך את דבריך על העשייה שלך. זה בדיוק העניין של חזון אפס. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו נסענו לשוודיה על חשבוננו הפרטי בסיוע שגרירות שוודיה כדי ללמוד מה הם עושים שם ואני יכול להגיד לך ששם יש חקירות עומק על כל תאונה קטלנית. חקירת עומק. לא תחקיר,

לא לכתוב איזה דוח שאף אחד לא יכול לראות.

אני בקושי הצלחתי לראות את הדוח של התאונה שאחותי נהרגה בה. אני לא יכול לקבל עותק של זה. זה נמצא בארכיון של המשטרה ומצדי לוותר על הפרטיות שלי ושל המשפחה ושכל המדינה תראה את זה ושהיו מסקנות. אני אשמח אם הרלב"ד יגידו כמה חקירות עומק הם עשו השנה. אני לא יכול לשאול, אתה יכול לשאול, כמה חקירות עומק עשו השנה. אתה גם יכול לשאול, מותר לך לשאול. בשוודיה כל תאונה מתוך ה-200 ומשהו תאונות שיש להם בשנה חוקרים לעומק. אתן לך דוגמא קטנה, אני אקצץ במילים חקרו מדוע מישהי חצתה אוטוסטרדה מצד אחד לצד שני. פה אפשר להגיד: חצו אוטוסטרדה, בסדר שנהרגו כי זה לא דבר הגיוני לעשותו. שם חוקרים, רוצים לדעת למה. גילו שהיא עברה מתחנת אוטובוס בצד אחד לתחנת אוטובוס בצד שני והבינו גם את ההיגיון מדוע היא הייתה צריכה להספיק את האוטובוס ולא ללכת קילומטר עד למעבר חציה, לחצות את כל האוטוסטרדה ולחזור חזרה. הלכו ויישמו פתרון של גדרות ושל גשרים בכל מקום אחר שיכול לקרות מקרה כזה. אז יש לבוא ולכתוב איזשהו דוח ויש לעשות חקירת עומק וליישם את המסקנות. זה לא קורה פה. וכמה חוקרים יש שם בשוודיה? 6, לפי המחוזות. הייתי בטוח שיגידו לי שיש שני חוקרים על כל תאונה, שיש 600 חוקרים. לא, יש 6 חוקרים. אז יכול להיות - - - 6 חוקרים לתאונה? 6 חוקרים לכל המדינה שמצליחים להגיע. כי בשוודיה, אדוני היושב-ראש, חוקרים תאונות משנות חיים ומעלה.

רק פציעות אנושות או קטלניות. במדינות ישראל אנחנו חוקרים גם תאונות קלות ותאונות ביטוח וכו'. נועם, אין ויכוח אתך. כנראה שהמשטרה, בחקירה משפטית של התאונה, כדי להכין כתב אישום או לראות מי אשם וכו', עושה את העבודה. אבל אנחנו לא מצליחים את הידע הזה אפילו בהסוואה, לא להגיד את השמות הפרטיים,

נהרגה בתאונה כזאת וכזאת", אלה הפרטים,

אחרי שהוגש כתב אישום, אחרי חצי שנה או שנה כשנגמר כתב האישום וזה כבר התפרסם בבית משפט להפוך את זה לתחקיר, לראות מה אפשר ללמוד. אתם לא יכולים לבד לעשות את זה. אם החקירה הסתיימה, ויש כתב אישום והוא כבר נידון בבית משפט אז אין סודיות. מסווים את פרטי הבן-אדם, שומרים על חיסיון של בן-אדם והולכים לרלב"ד ולמשרד התחבורה ומפרסמים לציבור: כך הייתה התאונה, זה מה שניתן ללמוד ממנה. זה מה שיעזור למנוע את התאונה הבאה מהסוג הזה. סינרגיה. האם אתם עושים את העבודה הזאת היום? אז, ברשותך, בדיוק בדבר הזה אני רוצה לגעת. כשאנחנו מבצעים אצלנו חקירה של תאונת דרכים, אפרופו מה שגל אמר, ואנחנו עולים על כך שיש איזשהו ליקוי בטיחותי, בין אם זה בכביש, בין אם זה בהעדר מעבר חציה, אנחנו לא מחכים עד שההליכים המשפטיים יסתיימו. הדברים האלה מיד עולים, עוברים לרשויות - - - יש לכם שולחן עגול להפקת לקחים מתאונות, תחקיר שמציגים אותו בשולחן העגול, תשתיות משרד תחבורה, משרד המשפטים, שולחן עגול איך להפיק לקחים?

אתה לא יכול בחקירה - - - לא חקירה משפטית. אחרי. נגמר המהלך, יש כתב אישום. אם כבר במהלך החקירה המהנדס שלי מעורב בחקירה בכל תאונה קטלנית עולה איזשהו פער הנדסי תשתיתי, זה עובר מיד לטיפול. אני לא מחכה לסיום - - - כמה חוקרי תאונות דרכים יש? בכל מדינת ישראל?

170-180 בוחנים. אני פגשתי בערך 10 חוקרים של תאונות דרכים. נראה לי שכולם גמלאים. הם אמרו לי שחד-משמעית המטרה שלהם היא למצוא מי אשם והם לא עושים איזשהו מהלך כולל של כל הבעיות ושהם לא אומרים את זה לרשויות, שיש את כל הבעיות. הם אומרים שזה תלוי ברצון הטוב אבל המשימה שלהם זה לראות מי אשם. זה מה שהם אמרו לי. א', אני מזמין אותך לבוא לבקר את המערך הפעיל ולא את המערך הפנסיונרי כי ברוב המקרים המערך הפנסיונרי שלנו, כשהוא יוצא הוא הופך להיות מומחה להכנת חוות דעת נגד החברים שלו שנשארו בארגון ועדיין משרתים. אבל אתה מוזמן לבוא לבקר אצלנו במערך כי מילת המפתח בחקירת תאונות דרכים במשטרת ישראל היא גילוי האמת. קודם כל לגלות את האמת. יש לי לא מעט דוגמאות אם תרצה לתאונות שלכאורה על פניו היה מאוד נוח ללכת ולהאשים נהג אבל גילוי האמת הוכיח דברים אחרים. נועם, אנחנו מנהלים פה דיאלוג מקביל. אתה את עבודתך צריך לעשות. אנחנו לא מטילים עליך את הפקת הלקחים והתשתיות במדינת ישראל. זה לא התפקיד שלך. אבל אנחנו היינו רוצים לדעת שהגופים השונים יושבים יחד באופן סדור כל שבוע. אתה כראש התחום הזה, אותו סמנכ"ל אבוד שעוד לא מצאנו במשרד התחבורה, מישהו ממשרד המשפטים, מישהו מתשתיות תחבורה, מישהו ברלב"ד, כל שבוע ישיבת עדכון: אלה התאונות, אלה ההרוגים, זה מה שכדאי לשים לב. אם אתם מתקצבים תשתיות לכו על זה כי כבר ראינו 20 הרוגים, הכביש הזה מסוכן, לא עשינו בו משהו. זו השיטה. אנחנו רוצים סינרגיה. זה יכול לבוא מלמטה, מבעלי התפקידים, זה יכול לבוא מלמעלה, משרים שאמורים לדבר אחד עם השני. זה לא בא לא מפה ולא משם ואנחנו,

נביא את זה. אנחנו נתכנס פה כל שלושה שבועות על תאונות בדרכים, נדון בזה יום בלילה. כל עוד אנחנו בתפקיד הזה אנחנו נראה שאפשר, וזה סקסי, וזה מעניין והציבור רוצה את זה. זה לא נושא זנוח. זה מה שקרה לנושא הזה. מרוב ייאוש אף אחד לא רוצה להתעסק בו, אף אחד לא מציג אותו במצגות. אתה רואה תוכנית עבודה כוללת 40 מיליארד שקל, אתה לא רואה פרק בטיחות בדרכים, פרק. זו הבעיה. אני שמח על הדיון הזה דווקא, רק משפט אחרון להגיד פה. יכול להיות שצריך רגולטור. אם נופל פה בנק במדינת ישראל או חברת ביטוח, יהיה מישהו שאפשר יהיה אני לא רוצה להגיד להאשים אבל מישהו שאחראי לזה. יכול להיות שצריך רגולטור. יש רגולטור לטלוויזיה, יש רגולטור לבנקים, יש רגולטור לחברות ביטוח, לשוק ההון - - - יש ממונה על התחרות, אתה חושב שיש תחרות בשווקים? אתה חושב שיוקר המחיה ירד? הרגולטור זו הרשות. מה זה רשות? זה רגולטור. הרשות לפיקוח על בנקים או הרשות לניירות ערך. אז עשו הרשות לבטיחות בדרכים. זה הרגולטור. אבל הוא בלי סמכות, בלי שיניים, כפוף למשרד, סמוך על שולחן המשרד. צריך לחיות או למות מכמה כסף יתנו לו והאוצר אמר שכבר לא צריך אותו כי אפשר לעבוד בלעדיו מול רשויות, אז למה צריך אותו? הפוך, חשבתי שתגיד שלא צריך לבטל את כל זה, שיהיה לנו אחד למשרד התחבורה. אני מדבר על אחד. אני לא אומר פה את דעתי על מה הרלב"ד יכלו לעשות. אני אומר שצריך גורם אחד שבסוף אפשר לבוא אליו אם לא עמדו ביעדים והוא הנושא באחריות. תודה רבה. חברת הכנסת נירה שפק בבידוד בביתה והיא תשתתף בדיון. לפי נוהלי הכנסת רק מי שבבידוד יכול לעלות בזום. בבקשה, נירה. שלום, צהריים טובים, תודה רבה. קודם כל, אני באמת מברכת את בועז. עוד לפני שהייתי ח"כית בכל הנושא של בטיחות בדרכים, הוא היה הכתובת, הצלחנו לקדם לא מעט דברים ואני מקווה שנצליח לקדם יותר. בחרתי לעלות כאן ולשים זום על הצד של העוטף כתושבת העוטף. יש כל כך הרבה כשלים. לפני כמה שנים יצאנו בקמפיין מטורף בעוטף עזה שבא ואמר: יש לנו צבע אדום, לא רוצים כבישים אדומים. לצערי, מאז 2015-2016 לא השתנה כלום. עדיין אין בעוטף מעברי חציה, נוסעים בצורה מהירה מאוד בכבישים ואי אפשר לחצות, אפילו להגיע לתחנת האוטובוס. כשאני מוציאה את הבן החייל שלי להסעה הציבורית אני לוקחת אותו באוטו, נוסעת אתה מכיר איפה זה עד חץ שחור, עושה פרסה, חוזרת חזרה, רבע שעה כדי להעביר ילד בבטחה את הכביש. זה לא נורמלי. אין תאורה. במפלסים, אני מזכירה לכם, לפני כמה שנים חייל לפנות ערב עבר את הכביש בדרך לבסיס ונהרג. כל הדברים האלה נשארו כפי שהם, כשיש לנו מלא גופים שמטפלים ובעצם אף אחד לא מטפל. רק לשמוע את מה שקורה כאן בדיון עושה לי רע. גם מתוך דוח המבקר, המילה "סכסוך" מופיעה כמעט בכל שורה. סכסוך בין אגף התנועה לרשות על סיירות, על ניידות, חוסר התאמה ומריבות על אחריות, סמכות וכלים למימוש. אין תיאום בין המשרדים.

עולה לנו בחיי אדם. עולה לנו בחיי האדם. אנחנו כולנו משקיעים על כל דקה של מלחמה. בעוטף עזה נהרגו יותר אנשים בתאונות דרכים, הרבה יותר, מאשר מפגיעות טילים, וזה נשאר בלי התייחסות. תקציב פניות שמאלה תקציב של משרד התחבורה לפניות שמאלה, שהוכח שזה גורם סיכון, לא ממומש במאה אחוז. נתונים שראיתי גם על כבישים אדומים, ב-2014 פעם אחרונה שמצאתי 135 מיליון נוצלו מתוך 200. בעלי התפקידים שאמורים לעסוק בנושא, גם ברלב"ד - 5 מתוך 15. תת ניצול. תחלופת בעלי תפקידים. אני באה ואומרת, זה לא רק עניין של תקציב. זה בדיוק כמו שאמרת, כבוד היושב-ראש, להחליט שחיי אדם חשובים לנו לא רק בקורונה ומבצע או מלחמה, חס וחלילה. אני מרגישה שאין כאן מענה. אין כאן מענה. תאונות הדרכים ימשיכו וחינוך והסברה אין.

הלכתי לבדוק מה קורה בבתי ספר כיושבת-ראש הנהגה בית-ספרית במשך 3 שנים, לא ראיתי שום דבר בתחום הזה, אולי בכיתות נמוכות. אני חושבת שזה משהו שאנחנו חייבים לשים על השולחן. ויותר מכך, כמשפט אחרון, גם כשחסר משהו הוא נלקח מתוך התקציב הזה. כביש 232 מוכר בטח לבועז ובטח לך, כבוד יושב-ראש. כביש 232, ליתר האנשי זה הכביש שחוצה את כל עוטף עזה. למרות הסיכון שבנסיעה בו, כשהיו צריכים לחפש מקור תקציבי לקרון רכבת לירושלים בחרו לקחת מהתקציב הזה והכביש עומד כמו שהוא. עומד כמו שהוא עם אי תנועה לא מוסדר באמצע ואני לא מבינה איך זה יכול להיות. אז אני מאוד מבקשת להקים ועדה ספציפית לזה, להקים עוד צוות בין-משרדי שיבוא ויטפל.

תודה רבה, נירה יקרה. ד"ר משה בקר, בבקשה.

נשים רק את הדף החיצוני הראשון של המצגת. יש שם 6 שקפים אבל אני אדבר רק מול השקף הראשון. אני אומר את זה מתוך כך שהמאפיין של נושא תאונות הדרכים לדיון יכול להביא להתפזרות מאוד קשה כי לכל אחד יש את ההתנסויות שלו, את הראייה שלו וכך הלאה. ולכן, אם נניח הנושא של שומרי הדרך זה נושא ואם הנושא של חקירת התאונות זה נושא וכך הלאה, אנחנו יכולים לעלות מפה ועד להודעה חדשה כל מיני נושאים ועל זה יתקיים הדיון. אני מנסה למקד את הדברים שלי לפי מה שהוגדר לנושא הדיון של היום, מי אחראי ובאיזה תקציבים. לדעתי זה יותר מצב של ניתוח מערכות, כי אנחנו נמצאים בכשל. לגבי נושא האחריות, היות ואני הייתי מעורב הייתי יועץ ועדת הכלכלה 30 שנה, בוועדת המשנה, הוועדה שטופורובסקי עומד כרגע בראשה, היינו מכינים מסמכי עמדה לדיון בוועדת הכלכלה, מציגים את הבעיה, מביאים את הגורמים המתאימים שצריכים לענות על הבעיות האלה, אבל מלכתחילה לא הגדרנו עד הסוף את בעיית האחריות ואת בעיית התקציבים. לגבי בעיית האחריות, אני יזמתי בשנת '80, והעברתי את זה לשר לנדאו, אבא של עוזי לנדאו, את המסמך שצריך להקים מינהל לבטיחות בדרכים. למה מינהל? כי בארצות הברית זה Highway safety administration. אמרתי: יש מודלים, בואו נתחיל לעבוד. המנהל הזה הוקם אבל הבעיה שהוא היה ברמה של עוד אגף, כי קודם דובר מי יהיה הסמנכ"ל שהוא יהיה הכתובת להגיד אני אחראי לנושא של בטיחות בדרכים במשרד התחבורה. ראיתי שכל זמן שהמלך חפץ ביקרו, כשלשר התחבורה היה אכפת מהעניין, הגענו להישגים משמעותיים ביותר ואני לא אמנה אותם כרגע תוך 5 שנים. ראיתי שבמשך הזמן, בגלל סיבות שאני לא אמנה אותן, חנו של המנהל ירד וראיתי איך התאונות עולות כי הפעילויות שלו והתקציבים שלו ירדו. כיועץ ועדת הכלכלה יזמתי ועשיתי את העבודה יחד עם אברום בורג וצחי הנגבי זה לא היה פוליטי לחוק המאבק הלאומי בתאונות הדרכים, שאושר בקריאה טרומית עם 93 חברי כנסת שחתמו על הצעת החוק. נושא הקמת הרשות הלאומית היה שם. העליתי את העניין היות והייתי בכמה מדינות וראיתי מה המודלים שמפעילים בהם גורם סמכותי, שיש לו את התקציבים, שדואג לקדם את הדברים. אציין את ארצות הברית, יפן וצרפת בתור דוגמה. בארצות הברית הכוח של הגוף Nation highway safety administration נובע מכך שהמבנה הוא קבינטי, הנשיא ממנה את ה-secretary of transportation והוא אחראי על ה-NHTSA אבל הכול נובע מכוחו של הנשיא. אם הנשיא יחפש ביקרו ויאמר: אני רוצה להוריד את התאונות ב-50%, התוכניות נבנות והנשיא מקבל את הדיווח אם הדברים מתקדמים,

ביפן החליטו שנושא תאונות הדרכים כל כך חשוב, הגדירו שר לבטיחות בדרכים, שמו אותו במשרד ראש הממשלה ושם יש לו את התוכנית. עשו תוכניות רב-שנתיות, עם תקציבים והכל, ובגלל שזה נובע מכוחו של ראש הממשלה - - - אתה זורה לנו מלח על הפצעים.

אנחנו עוד לא רוצים שר, אנחנו רוצים סמנכ"ל, להתחיל עם סמנכ"ל. בצרפת יש את ה-INRETS שזו יחידה בין-משרדית עם כל המנכ"לים, הם יושבים גם במשרד ראש הממשלה והוא מפקח עליהם. כלומר, בגלל שהנושא הוא רב-תחומי ויש כל כך הרבה גורמים מעורבים,

לשר התחבורה, במבנה הפוליטי שקיים היום, אין סמכות מול השר לביטחון פנים. הכנסת יכולה כגוף מפקח לזמן, כמו שאמרת קודם, אבל הוא לא יכול לבוא ולהגיד: אני רוצה שתהיה תוכנית כזאת, והוא לא יכול לבוא ולהגיד לשר המשפטים: יש בעיה עם המשפטים בנושא הזה, ולא יכול לבוא לשר החינוך ולהגיד לו: יש בעיה עם נושא החינוך וכך הלאה. משפטים אחרונים. כבודו, בפעם הקודמת תכננתי מצגת שלמה, ישבתי שעתיים, לא קיבלתי זכות דיבור. באתי והכנתי מצגת היום ואני מבקש להעביר - - - כן, אבל אתה מברי המזל שקיבלו זכות דיבור.

אבל אני מדבר לעניין ואני רוצה להציג את התמונה, כבודו. עושים לי טובה שנותנים לי זכות דיבור? אני בא לעזור לוועדה ואני חושב שאחרי 30 שנה כיועץ - - - אתה אמרת דברים חשובים אבל אם אתה לא יודע לדבר ב-4 דקות אז זו בעיה. אם נעשה 4 כפול 50 דוברים זה יוצא 200 דקות ואין לנו 200 דקות. עברו יותר מ-5 דקות מאז שהתחלת. משפטי סיום, בבקשה. מה שאני רוצה לומר זה שקודם כל רשות לאומית צריך להקים, היא צריכה להיות עם סמכויות אבל היא צריכה להיות עם אגפים כשכל אגף הוא רפרנט כמו במשרד האוצר, יש רפרנטים למשרדי הממשלה, אז בתוך הרשות יש אגפים, בכל אגף 3 אנשים והוא מופקד על נושא מסוים.

המומחים למשטרה, יושבים ברשות הלאומית והם יכולים לבנות את התוכניות מול המשטרה, תוכניות אכיפה, תוכניות חקירה וכך הלאה. אותו דבר חינוך, יהיה אגף לנושא החינוך. תוכניות החינוך במשרד החינוך, אתה צריך אנשי מקצוע בתוך הרלב"ד שיכולים לבנות את התוכניות ולהגיד. ממשלת רבין בשנת 94' העבירה החלטה שאני דחפתי אותה - - - תודה,

פעם הבאה אתה תמשיך. ליאת גרשון, א.ד.י מערכות, בבקשה.

מא.ד.י מערכות, חברה שפועלת למעלה מ-38 שנים בעולם האבזור לרכב. אנחנו גם בקטגוריית PDI וגם באפטר-מרקט. חשוב לי להגיד לכל חברי הוועדה שיש היום המון טכנולוגיה שיכולה לעזור בכל הבטיחות בדרכים ולעזור לנהג בשיקול הדעת שלו. מה שבפועל קורה, שרק רכבים שמגיעים עם התקנה מקורית מהיצרן יכולים לקבל נקודות זיכוי בבטיחות. זאת אומרת שבסביבות 20% מהרכבים במדינת ישראל היום מגיעים עם מוצרי אבזור לרכב ברמת בטיחות גבוהה ומספקת. יש לנו עוד המון רכבים, במיוחד בקטגוריית המיני, שהם רכבים של צעירים, שתתקן אותי אם אני טועה,

יש עלייה של 48% בהרוגים הצעירים היום. הוויכוח היום זה ברשות המיסים אם לאשר את הנקודות והבטיחות ולהתקין מוצרי אבזור נוספים. את מדברת על התקנה ברכב קיים של אמצעי בטיחות? היום ברכב חדש יש זיכוי במס? רק רכבים שמגיעים בהתקנה מקורית. שלחת לנו נייר עמדה בנושא הזה?

נא להפיץ אותו לכל חברי הוועדה ואנחנו נכלול את זה גם בפניה שלנו לרשות המיסים בנושא הזה. תודה רבה. יניב יעקב, "אור ירוק", בבקשה. אני רוצה בראש ובראשונה לציין שבאמת אנחנו סוף-סוף רואים את הוועדה נכנסת לעומקם של הדברים. אנחנו יודעים שחסרות סמכויות לרשות הלאומית. "אור ירוק" הרבה שנים מדברת על זה, על נושא התקציבים החסרים. את הצורך בתוכנית לאומית אנחנו יודעים. אני רוצה דווקא היום לדבר על ההזדמנות שיש לנו פה ואיזו הזדמנות שעולה,

מהחיבור הזה שאנחנו רואים גם של קואליציה, גם של אופוזיציה, אם זה אדוני שהוועדה בראשותך, חבר הכנסת טופורובסקי, חבר הכנסת אשר, חברת הכנסת מירב בן ארי, חבר הכנסת מקלב,

אנחנו רואים את זה הפעם, בשונה מהעשור האחרון, באמת חוצה את כל הסיעות, ואני חושב שיש לנו פה הזדמנות באמת להוביל שינוי אמיתי, שינוי שמצד אחד יחזק את הרשות הלאומית, ייתן תקציבים לתשתיות, לאגף התנועה ובאמת ישים, כמו שאמרת, את הנושא על סדר-היום הציבורי. אחד הכלים החשובים לעניין הזה זו הוועדה בראשותך, כאשר התוצר המרכזי, כמו שאני רואה את זה, של הדיון הזה, צריך להיות כבר הישיבה הבאה שאדוני יקבע, אם זה במסגרת הוועדה, אם זה במסגרת ועדת המשנה, ובאמת להמשיך את המעקב הזה, וכמו שאמרת, להעלות את הנושא הזה באופן רציני, באופן שיעניין את הציבור ולא יהיה כמו עד היום, שבאמת לא יתייחסו אליו, לא בממשלה, לא בציבור. זו הזדמנות שצריך לקחת אותה הלאה ולעשות שינוי מהעשור האחרון, שבו באמת הנושא הזה הוזנח ואנחנו רואים את התוצאות בשטח, בעלייה במספר ההרוגים. תודה רבה, יניב. אתה דוגמה למסר קצר ולעניין. יש פה הבהרות שנאמרו לגבי האמירה הקודמת בסוגיית התוכנית של 50-30. אסף זגריזק מ-YNET עדכון בכתבה ב-27 באוקטובר כי השרה והמנכ"לית אישרו כי התוכנית 50% הפחתת הרוגים ב-2030 לא קודמה בתקציב ודרישות התקציב של המשרד הוגשו בלעדיה. זה מה שהוא כתב בכתבה. "ואולם, מעבר לפרויקטים לקידום תחבורת אופניים ותחבורה ציבורית בין התקציבים שהציגו בכירות המשרד בנושא בטיחות בדרכים היו תקציבים שכבר הוקצו בעבר.

את התוכנית להפחתת מספר ההרוגים בתאונות בדרכים ב-50% עד 2030, שנכתבה בידי משרד התחבורה והרלב"ד, החליט המשרד לא לקדם בממשלה". אז אתה לא טעית, רייך. זו החלטה מודעת לגנוז תוכנית שנולדה ומתה עוד לא נולדה, כבר מתה ואולי תוכנית שהייתה יכולה לעשות שינוי. אדוני,

החטא הגדול של התוכנית הזאת היה שזו הייתה תוכנית אבל בלי תקציב. בסדר, אבל אנחנו מדברים על תוכנית שמתה, קודם כל צריך לעשות לה החייאה. יחיאל מונטג, בבקשה.

מייסד ומנכ"ל עמותת "עיניים בדרכים",

וסע". נמצא אתנו גם כמאל חמאדה שמוביל את המיזם "נשק וסע" בחברה

אנחנו פיתחנו ומייסדים את המיזם "נשק וסע" בבתי ספר יסודיים בכל הארץ, כל החברות, על כל הגוונים.

כל מיני ארגונים העוסקים בתחום בטיחות בדרכים. אנחנו אלה שפיתחנו את מיזם "נשק וסע". אנחנו מיישמים אותו כבר משנת 2003 ואנחנו זקוקים בדחיפות למשאבים. נושא המשאבים שלנו עלה שוב ושוב בפורומים שונים. חבר הכנסת בועז טופורובסקי יודע טוב מאוד - - - אתם עובדים עם הממשלה? יש לכם פרויקטים עם הממשלה? בתי ספר מופנים אלינו - - - לא, אתם מתוקצבים מהממשלה? לא, לזה אנחנו חותרים. הגשתם קולות קוראים? הגשתם בקשות לתמיכה? כן, הגשנו בקשות. לזה אנחנו חותרים ופועלים כבר זמן רב, עדיין ללא תוצאות. אנחנו נשמח לכל סיוע. חשוב להבין שהמיזם פועל, מעבר לבטיחות, שזה כמובן הדבר הכי חשוב, התנועה זורמת וזורמת יפה והמיזם כלכלי. את סקרי התשתיות ליד מוסדות חינוך אנחנו פיתחנו וכשסקר תשתיות מוגש הוא מבוסס על עיקרון של מקסימום בטיחות ומינימום עלויות. יותר מזה אני אגיד, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי שלח הודעה לכל הרשויות בארץ לפנות אלינו כמומחים בתחום. אז באיזה תקציבים אתה עושה את הכול? איך פועל המיזם כיום? כיום אנחנו ניזונים בעיקר ממשאבים עצמיים שלי וגם מחסויות פה ושם, אבל זה במצב של שנור ואנחנו חייבים להפסיק, חייבים לעבור לתקצוב - - - אבל נכון להיום המשרד לא בנה אגף לשותפויות עם החברה האזרחית. אי אפשר להגיש קול קורא. אז הנה, שומרי הדרך עשו הסכם, אבל למה רק הם? למה לא עוד גופים? כל משרד ממשלתי יודע לעבוד עם מגזר שלישי. חברה אזרחית זה נראה לי בערכים של השרה. אני חושב שהיא באה מהאזורים האלה של חברה אזרחית. הסמנכ"ל, אתה גם אמור להתייחס לכמה דברים, קח את ההערה הזאת לתשומת הלב, שותפויות עם החברה האזרחית וגופי מגזר שלישי, לפתוח להם פתח. יש מיזם משותף. אתה גם לא חייב להביא להם את כל הכסף, מי שמביא 50%, אתה 50%, עושים מיזם משותף ולשנתיים-שלוש יש לזה מעמד משפטי ופטור ממכרז. עשו את זה באלפי עמותות. באחת הישיבות שהוביל חבר הכנסת טופורובסקי נאמר במפורש: יש ליישם את מיזם "נשק וסע" בכל בתי הספר בארץ. אז שישלם לך. הבן-אדם ממלא-מקום יו"ר הקואליציה. עובדים אצלו לפחות 10 שרים,

אם הוא לוקח שקל מכול שר יש לך תקציב. אנחנו בהומור אבל אתה צודק.

זה "נשק וסע", אבל הרלב"ד הודיע לו שהוא לא יכול לקבל מזה כסף. אז אתה תביא את הכסף. אני סומך עליך. אני גם יודע שזה יקרה. אנחנו אתך. אבל צריך להסדיר את זה כמו שאמרת,

קולות קוראים, מיזם משותף, שקיפות. אפשר גם רשויות מקומיות לחלק מהמצ'ינג הזה. לתת לרשויות. אבל אם זה ארצי עדיף ברמה הארצית. תלוי. אם זה בביצוע מקומי מקומי. תודה רבה. נעם תנעמי, נציג הדורות הבאים,

הנוער. בבקשה. אני אתייחס לכמה נקודות שעלו כאן קודם. אני אקח אתכם קצת לבריטניה.

למי שיודע או לא יודע, יש שרה לענייני בדידות כי הם הבינו שהבדידות היא מכת מדינה. באותה רמה אנחנו מבינים היום שתאונות דרכים זו מכת מדינה. צריך שיהיה באמת, כמו שדיברנו כאן לא מעט, ממונה על הנושא,

דבר נוסף, אנחנו מדברים פה על כך שאין תקציבים. אפשר היום את כל הטמעת הנושא בבתי הספר לעשות ע"י מתנדבים, אם זה מועצות התלמידים,

שיכולות להעביר את ההכשרות האלה, להעביר את החומר בנושא בצורה כזאת שזה לא עולה הרבה כסף, כי זה רק ליצור את החומרים והתלמידים הם הכוח שמעביר. גם יש פה את העניין של שיח נוער אל נוער, שהוא הרבה יותר מקבל והנוער הרבה יותר פתוח להקשיב. אתה בתנועת נוער, תנעמי?

אני היום מדריך בתנועת נוער. איזו תנועה?

צדיק יסוד עולם. אשרייך. אנחנו יודעים היום שיש המון מקומות שבהם מבוצעות עבודות תשתית ואז אנחנו רואים מצב שבו המדרכה נחסמת ואדם עם כיסא גלגלים,

צריך לרדת מהמדרכה אל הכביש, וגם כל אדם צריך לרדת לכביש בצורה שהוא חשוף למכוניות, בצורה פגיעה, מה שכבר שם מתחיל את הבעיות. אין אחריות של קבלנים על הסביבה - - - אתה מכיר את הנער הזה שעשה תנועת נוער לבטיחות בדרכים? יש בחור צעיר שהתחיל להזיז עניינים, הוא היה פה בוועדה. אסף פרידמן? כן, צריך לחבר אותך אליו. אני והוא כבר מכירים כמה שנים.

היום תזכיר שמראה על כל הליקויים בסביבות בתי ספר ואנחנו רואים שיש המון כאלה, ליקויים ברמת מדרכות שבורות, מדרכות חצויות שלא מאפשרות הליכה רחבה ויציבה כשיש קבוצה גדולה של תלמידים שיוצאת מבית הספר. יש מקומות שבהם אפשר למנוע את הסכנה ע"י תשתית ראויה וע"י חינוך. תודה רבה. אני מוריד בפניך את הכובע שמצאת את הזמן להיות אתנו היום ודיברת בבקיאות והעמקה. אכפת לך ודיברת דברי טעם חשובים מאוד. אני מקווה שגם תהיה לך פגישה עם סמנכ"ל משרד התחבורה שאחראי על בטיחות בדרכים ועם מישהו מהרלב"ד.

אתה יכול לפגוש את הנער הזה ולהתחיל לבנות איזה רעיון? בשמחה רבה. אחר כבר עובדים עם תנועות הנוער, לדעתי גם עם עזרא, עם בני עקיבא בוודאי ועם שאר התנועות, גם בחברה הערבית. אז יש לך פגישה עם מנכ"ל הרשות לבטיחות בדרכים ואנחנו רוצים לשמוע שהקמתם מיזם שמעודד בני נוער להיות חלק, להדריך ולהוביל. תודה רבה. ששי שדה, ההסתדרות הלאומית,

תודה רבה. אדוני, אני אדבר גם בשם ארגון נהגי האוטובוסים. ישראל היה פה והוא נאלץ לצאת. קודם כל, אני מברך על הדיון הזה ועל ההשתתפות. אנחנו מחפשים בנרות שותפים לדרך לנושא הבטיחות דרכים וכמה מהיושבים כאן סביב השולחן יודעים כמה אנחנו רודפים אחרים ומציקים להם, במובן החיובי, כדי לקדם דברים, כי זה נושא בהחלט חשוב. שאלת קודם, אדוני, על העלויות למשק מתאונות דרכים. אני יכול להגיד מהזיכרון שלי, או ממה שהצלחתי למצוא, שאוטובוסים מעורבים פי 12 מרכבים פרטיים בתאונות דרכים, והעלות למשק רק מהתאונות האלה היא 1.3 מיליארד שקל בשנה. אז יש עלויות, עלויות גדולות, ולצערי הרב, אנחנו לא מזהים שנעשה מספיק. אנחנו חושבים שיש עוד הרבה מה לעשות ואפשר למנוע לא מעט מתאונות הדרכים. לדוגמה, בנושא הדרכות לנהגים, אנחנו מביאים סימולטורים עד לסניפים להדריך את הנהגים. אדוני דיבר על חיל האוויר, אנחנו לוקחים את חיל האוויר כמודל, בחיל האוויר יש סימולטורים, אנחנו מביאים סימולטורים. מציאות מדומה בנינו מערכות של מציאות מדומה כדי להנגיש אותם לנהגים, כדי שילמדו, שיהיו נהגים מקצועיים, כדי שיפחיתו את תאונות הדרכים. אנחנו עושים סרטוני הדמיות של תאונות הדרכים. למשל תאונת דרכים בכביש 6 שאוטובוס חצה את הכביש לצד השני, למשל התאונה שהייתה בצפון עם תנועות הנוער. הדמיות כאלה עוברות לנהגים,

רק מלראות אותן הם לומדים מה קורה ויכולים להמשיך ללמוד. אבל צריך להמשיך. צריך לעשות הפקות שיעורים, ממש שיעורים אמיתיים. אנחנו חולמים לעשות אוטובוס הדרכה. ממש להגיע עם המציאות המדומה באוטובוס,

להגיע לנהגים

רעיון יפה. בווירטואל ריאליטי ממש אפשר לחוות חוויה מלאה.

העתיד שם. אני אשמח להראות לך את זה, אדוני, זה מדהים. ואתה מתוקצב ע"י המדינה? שום דבר.

מאיפה אתה מביא את הכסף? מי זה "על חשבוננו", על חשבון של מי? ההסתדרות הלאומית וארגון הנהגים. אז קודם כל תבורכו שאתם עושים את זה. תודה רבה, זה חשוב לנו מאוד. אני חייב לציין שיש לנו שיתוף פעולה עם שניר. רציתי להגיד דבר חשוב מאוד, שאין שום חובה מיום הוצאת רישיון הנהיגה לבעלי הרכבים הכבדים לשום שיפור מיומנויות בהמשך. זאת אומרת, נהג אוטובוס, נהג משאית, הוציא רישיון נהיגה, הוא יכול לנהוג עכשיו 20-30 שנה ואין שום חובה לשיפור המיומנויות. פעם היו מגרשי החלקה, היום גם אין. שני נושאים נוספים: טכנולוגית מצילות חיים, דיברה חברתי קודם, כמו מצלמות רוורס, כמו התרעה על רכב, על הולך רגל מקדימה יש לנו עוד סרטון על נהג שמעלה נוסעים, הלך לפניו גמלאי והוא פשוט דרס אותה כי הוא לא ראה אותו בלימה אוטונומית, מחקרים. אנחנו חולמים על שיתוף פעולה עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחקור כתבי אישום בתאונות דרכים. למה כתבי אישום? כי מכתבי האישום אנחנו רוצים להוציא את המאפיינים של תאונות הדרכים של הגורם האנושי, להתמקד בהם ולהכשיר את הנהגים בדברים האלה כדי למנוע את התאונות הבאות. ששי, תודה. תבורך על העשייה ואני מקווה שגם תקבל גיבוי מהממשלה מתישהו, אבל תמשיך בעשייה הטובה. אסנת מהממ"מ, הבהרה קצרה, אחרי זה הסמנכ"ל, התייחסויות קצרות. אני מתנצל בפני שלושה אנשים שלא ידברו היום הצלחנו היום לתת לרוב האנשים לדבר יוסי פוקר, גלעד קוריאט וד"ר גליה אלברט. שלושתכם תהיו מהראשונים בדיון הבא לדבר. אני מתנצל שלא דיברתם היום. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, ממש הבהרה קצרה וחשוב להתייחס למה שנאמר קודם בנוגע לתוכנית הלאומית בהמשך לכתבה שהוזכרה. אנחנו לפני חודש, כשערכנו כאן את הדיון לציון שבוע הבטיחות בדרכים בוועדת הכלכלה בנוכחות השרה, לקראת הדיון הכנו מסמך וביקשנו את התייחסות משרד התחבורה, את התייחסות השרה בדיוק לסוגיה הזאת, לגבי סטטוס התוכנית הלאומית של הרלב"ד ושילובה בתקציבים ובתוכניות של המשרד לשנה הנוכחית ולשנה הבאה. מהמשרד נמסרה לנו התגובה הבאה חשוב לי פשוט להקריא את זה כי זה בדיוק מה שמנכ"לית המשרד באותו יום ניסחה לנו "התוכנית במתכונתה הנוכחית הוצגה לשרה ללא הערכה תקציבית סופית, נכללו בה רק אומדנים תקציבים, אבל קיימת תמימות דעים בין הגורמים השונים במשרד בדבר הצורך לתרגם את התוכנית לתוכנית פעולה יישומית כשבצדה תקציבים ולוחות זמנים, ולבחון כיצד המרכיבים שלה משתלבים בתפיסה ההוליסטית של שרת התחבורה הנוכחית. כדי לתכנן לטווח הארוך - - - זו התשובה שקיבלת, כשבעצם אין כסף ואין כלום, אבל אחלה תשובה. אין מתכלל ואין תקציבים. חשוב להבהיר שבפועל בדיונים של התקציב הנוכחי יש כמה אלמנטים מהתוכנית שנכללו, אבל לגבי הנושא של תקצוב התוכנית בכללותה - - - הם ויתרו על התוכנית. הם אמרו שמבטלים אותה. הם הודיעו ל-YNET שמבטלים את התוכנית. סמנכ"ל משרד תחבורה, אבנר, אם זה היה תלוי בנו היית מתמנה היום לסמנכ"ל לבטיחות בדרכים אבל זה לא תלוי בנו. בבקשה, תשלים ואנחנו נסכם. אני אישית עוסק בזה המון המון שנים וגם מופיע בוועדות, רק כמה דברים חשובים למה שנאמר פה.

כמו שאמרתי, בתקופה הקרובה ימונה יושב-ראש לרלב"ד, אבי נאור, עם המון ידע, המון ניסיון - - - אבי נאור? מופת. אני מקווה שנתנו לו תקציב, אני מקווה שהוא לא בא בחינם. אבי נאור זה מייסד "אור ירוק", בחור מקסים שאיבד את בנו רן בתאונה והשקיע עשרות מיליונים בבטיחות בדרכים. הנה, בשורה יפה יצאה מהדיון. בעזרת-השם. עוד כמה דברים חשובים: הסרנו את החסמים, כמו נושא "שומרי הדרך", כמו שאמרנו ועלה פה. אני לא רוצה להמשיך לפרט את הצעדים שבוצעו וביצענו במהלך החודש האחרון, מאז הדיון גם אצלך. גם הנושא שדובר פה לגבי נהג חונך, בדומה לרכב פרטי, גם לרכב כבד. אנחנו בתהליך העבודה בחקיקה ונביא את זה לוועדה. הנושא שנאמר פה גם ע"י חבר הכנסת מוסי רז של התח"צ, כמו שאמרה השרה, 80% מהתקציב מיועד לנושא התחבורה הציבורית. ככל שתהיה יותר פעילות בתחבורה הציבורית ונסיעות בתחבורה הציבורית זה על חשבון הרכב הפרטי וזה גם חלק מאוד-מאוד חשוב בנושא שיפור הבטיחות. הרכב האוטונומי יגיע ביום שלישי הקרוב לדיון. ונקודה מאוד מאוד חשובה, מעבר לתקציבים של מוקדי בטיחות ומוקדי סיכון וכו', יש למעלה מ-300 מיליון שקלים לנושא של טכנולוגיות בתשתית, לנושא של שיפור ניהול התנועה, שגם לזה יש כסף וחשיבות לנושא הבטיחות. בשורה התחתונה אנחנו עושים המון ונעשה המון. תודה לך, הסמנכ"ל. סיכום הישיבה: הוועדה סבורה שעל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לקבוע בעל תפקיד בכיר במשרד התחבורה אנחנו חושבים שזה צריך להיות סמנכ"ל או משנה למנכ"ל לפחות שמתכלל את עבודת משרד התחבורה ויודע לתקשר עם המשרדים האחרים ויודע לגרום לכל המשרד לעבוד נכון סביב סוגיית הבטיחות בדרכים ותאונות הדרכים. השם של המשרד זה משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נכון? אז נניח סמנכ"ל לבטיחות בדרכים. זה הגיוני לפי השם של המשרד. הוועדה קוראת לממשלה להקים ועדת שרים לנושא הבטיחות בדרכים בהתחשב בכך שמדובר בנושא שיש בו חשיבות לתכלול ותיאום בין-משרדי. ראינו כמה קשה לתאם עם משרד המשפטים, בט"פ, תחבורה, תשתיות וכן הלאה. בלי ראייה בין-משרדית לא נגיע רחוק. אנחנו היום שמענו התקדמות, לא רק דברים קשים.

מיזם "שומרי הדרך", סנונית ראשונה בדרישות הוועדה, תוקצב לשנה ראשונה. אני חושב שצריך להיות תקציב רב-שנתי אבל זאת בשורה, יחידה, כי יש המון-המון גופים שאפשר היה לעשות איתם שותפויות. אבל אנחנו תקועים עם האישור של משרד המשפטים. נאמר לי שמשרד המשפטים מציג שתי חלופות. סך הכול הנושא הזה פתיר. אני מצפה שבתוך חודש מהיום אני אדווח לוועדה בכתב שמיזם "שומרי הדרך" ממשיך, מתוקצב ונפתרו הסוגיות המשפטיות. אני מבקש גם מנעם לעזור ולהיות יצירתי איך אנחנו עושים את השותפות הזאת, מתוך הידיעה שגם המשטרה יודעת להפעיל מתנדבים, לחבק את הרוח של המתנדבים ולעבוד איתם נכון, עם הקשיים שזה מערים והסוגיות שהצגת. אבל אני חושב שהבשורה הכי יפה ששמענו זה דווקא בדקה האחרונה, המינוי של אבי נאור שיתממש, אני מקווה, ליו"ר הרשות לבטיחות בדרכים. אבי נאור הקדיש את חייו לבטיחות בדרכים. איבד את בנו ומאז עסק בזה. עסק בעוד עניינים של קהילות צעירות, של ילדים בסיכון, של כפרי נוער, איש מופת שממש לא נח. אני מקווה שכשהוא הסכים לקחת את המשימה מישהו התחייב בפניו גם על כלים ותקציבים. אני יודע שהוא לא תמים ואני מקווה שהוא גם דאג להגיע עם חבילה שתאפשר לו פעולה נכונה ברשות לבטיחות בדרכים. לצד השותפות עם "שומרי הדרך" המשרד חייב לפתח יכולות גם ברלב"ד וגם במשרד לשותפויות עם החברה האזרחית כמכפילי כוח. מה שראינו ב-ANYWAY, מה שראינו ב"עיניים בדרכים". כל הגופים האלה נסמכים על תורמים בהסתדרות. לפתוח קולות קוראים, לפתוח מיזמים משותפים, ללמוד ממשרדים אחרים שמינפו את הכוח ההתנדבותי ואת הציבור ולעבוד איתם נכון.

דיון שאנחנו נקיים על השלטון המקומי ואיך בונים אתו שותפויות. הוועדה תתקיים ישיבה בהשתתפות השר לביטחון פנים שיועד לכלל הנושא של בטיחות בדרכים וחלקה של המשטרה והשולחן העגול הממשלתי, פלוס המינוף של "שומרי הדרך" ופרויקטים אחרים. הוועדה תקיים סיור בעיריית תל אביב ורוצה לציין במיוחד את מיטל להבי, סגנית ראש העיר, עבודתה מבורכת ורואים את מסירותה. אנחנו נבוא ללמוד ממנה כוועדה, גם לסייר וגם לדיון שיתקיים, ולשם נזמין את מי שמוביל ברשויות את נושא בטיחות בדרכים. אנחנו נפנה לרשות המס בדרישה שגם רכבים, במיוחד הצעירים שקונים אותו יד שנייה קטן ואחוז הפצועים וההרוגים בהם גבוה, יקבלו הטבת מס להתקנה של אמצעי בטיחות בדרכים. בעז, נוציא מכתב ונעבוד על זה. אפשר לעשות הטבה דרך הטסט. הרכב החדש מקבל נקודות זיכוי במס, פה אתה צריך לעודד אותו להתקין. עשו את זה כשאנשים התקינו "מובילאי" אבל אפשר סל מוצרים רחב יותר. רכב יד שנייה שבן-אדם קנה, למה שלא ישים משהו שיכול להציל חיים? אנחנו נקיים ישיבות בוועדה הזאת לפחות פעם בחודש בבטיחות בדרכים. אנחנו הוכחנו רצינות, עשינו את זה בחוק ההסדרים, הצפנו את הנושא הזה, אנחנו לא מתכוונים להרפות. אנחנו גם שוקלים להקים ועדת משנה שתוביל ותדווח לוועדה ואנחנו נעשה סינרגיה בין עבודת ועדת המשנה לעבודת הוועדה. על-כך תבוא הודעה נפרדת. אני רוצה להגיד לכם שעדיין המצב קשה בתחום בטיחות בדרכים, עדיין לא ראינו פעולות, לא ראינו מסירות, לא ראינו מנהיג ולא ראינו אחראי, אבל ראינו סימני נפט, ראינו סנוניות. אנחנו מתכוונים להמשיך ולהתמיד בנושא הזה. תודה רבה לחברי הכנסת, תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 13:15.